צוהריים טובים לכולם. תודה רבה למי שהגיע. אדוני המפכ"ל, מפקד מג"ב, ראשת אג"מ ברוכים הבאים, יחד עם שאר המשתתפים וחברי הכנסת. אני מתכבד לפתוח את דיוני הוועדה לביקורת המדינה בנושא: שיטור ואכיפת החוק בערים מעורבות באירועי "שומר החומות" דוח ביקורת מיוחד. דוח עב כרס שהונח על שולחנה של הוועדה, דוח חשוב מאוד. אדוני המפכ"ל, הסדר יהיה שאני אגיד מספר מילים, אנחנו נעביר את רשות הדיבור למשרד מבקר המדינה כדי שיסקור את הדוח עצמו, לאחר מכן נעביר את רשות הדיבור אליך ותוכל להגיד את כל מה שאתה רוצה. צוהריים טובים לכולם פעם נוספת. הדיון הזה על דוח המבקר על המהומות בערים המעורבות במבצע "שומר החומות" היה צריך להיערך כבר לפני כחמישה חודשים. מדובר באחד הדוחות הקשים שהונחו על שולחן הוועדה, וכשהוועדה קמה היה זה אחד הדיונים הראשונים שדרשתי לקיים.

בגלל פוליטיקה קטנה והתנגדות ילדותית ולא ברורה בעליל של השר לביטחון לאומי, לא התאפשר לוועדה לזמן את המפכ"ל, את מפקד מג"ב ואת ראשת אג"מ, כדי לקיים דיון בנתונים הקשים שעולים מן הדוח, ובעיקר בפעילות שביצעה המשטרה מאז כדי למנוע הישנות של מקרים קשים דומים ולספק ביטחון לאזרחי מדינת ישראל. אני שמח שאחרי כל הסאגה הזו הצלחנו לקיים את הדיון. תפקידנו ככנסת וכוועדה לביקורת המדינה הוא לפקח על עבודת הרשות המבצעת, ובמקרה של חיים ומוות לתפקיד הזה יש חשיבות אפילו גדולה יותר. במהלך המהומות, שאת חלקן אפשר להגדיר כ-"פוגרום" לכל דבר ועניין, ראינו מחזות קשים שהדעת אינה סובלת. במסגרתם נרצחו שלושה אזרחים; נפצעו מאות ובתוכם גם שוטרים וקצינים; נשרפו בתי כנסת, הוצתו בתים ובתי עסקים. ראינו המון אדם מוסת מחפש דם ופציעה של רבים, כולל ילד קטן שנפצע בצורה קשה מאוד מבקבוק תבערה שהושלך אל תוך הבית. מה שלא ראינו זאת פעילות נכונה של המשטרה. לקח זמן רב עד שהמשטרה הצליחה להתמודד עם האירועים ההמוניים ולהשתלט על הטירוף הזה. חבריי למשטרה כן, חבריי למשטרה אין תירוצים למה שהלך שם. לא יכול להיות שאלפי אזרחים נצורים קוראים לעזרה והעזרה לא מגיעה. דוח המבקר חושף באופן ברור ונוקב את המחדל הזה, ותפקידנו להתכונן לבאות.

מעבר לדוח ולתשובות, אני רוצה להתמקד במה שנעשה מאז, אדוני המפכ"ל, כדי להבטיח שאם יקרו שוב אירועים כאלה, כלל הכוחות של משטרת ישראל יהיו ערוכים באופן מיטבי ויספקו את הסדר והביטחון שהאזרחים זכאים להם. אדוני מבקר המדינה, המנכ"ל, בבקשה מי פותח? צוהריים טובים. אני אומר רק שני משפטים לפני שנתחיל, אדוני היושב-ראש. הדוח הזה הוא בסך הכול דוח באמת מקיף, מערכתי. כמובן, בזמן שניתן לנו כאן בוועדה אנחנו נוכל להציג רק את עיקרי הדברים. אני מצפה ומאמין ומקווה שכל מי שאמור להתייחס לדברים אכן קרא ויודע את כל פרטי הפרטים שיש בדוח. אני חושב שאחד הדברים, מעבר להתבוננות על האירוע של "שומר החומות", זה להסתכל הסתכלות צופה פני עתיד מתוך הבנה שלגבי אירועים כאלה זה לא יהיה הזוי לבוא ולומר שהם יכולים להתרחש בתקופה הקרובה או בשנה הקרובה. ולכן בהחלט צריך לראות שמפיקים את הלקחים ושמים את הדברים על השולחן גם של מקבלי ההחלטות, וכמובן גם של המבצעים בשטח. אני אעביר את רשות הדיבור ליובל, מנהל החטיבה שביצע את הביקורת. אדוני היושב-ראש, המפכ"ל, מכובדיי, אני אעבור, עד כמה שניתן במהירות, על עיקרי הממצאים. אנחנו ניתן כמה פרטים על הביקורת. התחלנו את הביקורת כחודשיים אחרי אירועי "שומר החומות", ביולי 2021, וסיימנו אותה בדצמבר. הביקורת נעשתה במשטרת ישראל כגורם מרכזי, אבל בד בבד עם המשרד לביטחון פנים, שירות הביטחון הכללי, משרד המשפטים,

רשות המסים וגופים נוספים. בתוך המשטרה אנחנו התמקדנו במטה הארצי, במחוזות ובמרחבים, אבל הביקורת הזו נעשתה גם ברמת תחנות המשטרה. למעשה אנחנו היינו בשלוש תחנות בביקורת עומק. בכל מחוז בחרנו תחנה: בחוף את עכו; במרכז את לוד; ובתל אביב את תחנת יפו. אלה הפעולות שביצענו. אני אכנס ישר לפרקי הדוח. החלק הראשון עוסק בתחנות המשטרה בערים המעורבות בשגרה בהיבטים של בניין הכוח. משטרת ישראל סיווגה את התחנות המעורבות בסיווג מיוחד, הן הובחנו מתחנות רגילות. אנחנו בביקורת מצביעים על כך שההבחנה לא תורגמה לא לתקינה, ולא להקצאת משאבים; אנחנו מדברים על כך שבמהלך השנים 2018-2020 אפס תיקי משטרה סווגו כעבירות על רקע לאומני, כשבפועל אנחנו יודעים שהמשטרה כן מתמודדת עם תיקים בעלי אופי לאומני, כולל בערים המעורבות; הסד"כ בתחנות בערים המעורבות היה סד"כ חסר, בדגש על תקני סיור. אנחנו ממקדים את הנתונים גם ביפו וגם בלוד ערב האירועים. איוש הניידות בתחנות המעורבות הוא איוש חסר בשגרה, וגם באיוש הקיים ההישענות על מתנדבים ושוטרי שח"ם היא משמעותית, למרות מורכבות האזורים הללו; יש פערי שפה בתחנות: רכזי מודיעין בתחנות המעורבות אינם דוברי השפה הערבית; גם בהיבטים התשתיתיים, מבני התחנות, אנחנו לוקחים את תחנת לוד 17 שנה הליכי תכנון ובנייה של תחנת משטרה ומשל"ט בלוד; הכשרות ואימונים גם שם יש מגמת קיטון בהיקף ההכשרות. אני עובר לפרק הבא: היערכות המשטרה לאיום הייחוס ולתרחישיו. אני מזכיר שאנחנו מדברים על האירועים שהתחוללו ב-2021, שכללו חסימות צירים, אירועי ירי, אירועי דקירה, מעשי לינץ', השלכות בקבוקי תבערה, הצתות מבנים ועסקים, השחתת בתי כנסת. 6,000 אירועים, 520 מוקדי הפרות סדר, 306 שוטרים נפצעו, 3 אזרחים נהרגו. הרקע הזה מוביל אותנו לסוגיית איום הייחוס. האיום שהתממש בחודש מאי 2021 הוא איום שהיה חלק מאיום הייחוס הלאומי והמשטרתי. המשטרה הייתה אמורה להתכונן אליו, והיא אף הכינה תוכנית לנושא הזה אותה תוכנית המכונה "שעת מבחן", שהייתה אמורה לתת את המענה לאירועים מהסוג הזה. אנחנו מצביעים על כך שהמשטרה עמדה אחרי המבצע על כך שבניין הכוח לא נתן את המענה לאיום שהתממש הלכה למעשה.

פעולות המשטרה לא סיפקו את המענה לאותו איום שהוגדר והוטמע בתוך מסמכי איום הייחוס הלאומיים והמשטרתיים. אני עובר לסוגיית ההתרעה המודיעינית טרם האירועים. הדוח מצביע על כך שמערך המודיעין הן של משטרת ישראל, והן של שב"כ לא סיפק התרעה מפני האירועים של "שומר החומות". צי"חים שיצאו במשטרה, וגם מגמות של עליית המתח שזוהו בשב"כ לא הובילו להפקת מודיעין ולהתרעה. הדוח מצביע על פערי כיסוי מודיעיני בתחום הפרות הסדר, וכן על מערך איסוף חסר. לא הופעל מערך איסוף מודיעיני ממוקד בנושא הסדר הציבורי. הנושא של ניטור רשתי הוא נדבך קריטי באירועים מהסוג הזה. המערכת המרכזית במשטרה שהייתה אמורה לתת מענה לא פעלה בפרוץ האירועים. הדוח מצביע גם על פערים וחולשות בתחום המחקר וההערכה בתחום המודיעין. אנחנו מבינים שבחלק מהתחומים שאני מפרט כרגע יש רפורמות מאוד משמעותיות שמתחוללות בשנה האחרונה ובעת הזו ממש. בסופו של יום, כל ההיבטים המודיעיניים האלה הובילו גם לכך שמיקוד הפעילות היה בירושלים באותו חודש מאי, למרות שגם באזורים אחרים התחילו להתפתח אירועים משמעותיים. אני עובר לחלק שעוסק בממשקי העבודה בין שב"כ למשטרת ישראל. נוהל עבודה שהיה קיים בנושא הזה משנת 2004, ושהיה אמור להסדיר את מערכת היחסים בין שב"כ למשטרת ישראל בשנת 2021, לא היה מוכר לגורמי הפיקוד לא במשטרה ולא בשב"כ. ממשקי העבודה בין הארגונים הללו לא נשענו על איזושהי אסדרה של תחומי אחריות, ממשקים וגבולות גזרה. זה לא אומר שלא היו ממשקים. ברמת השטח ידעו מפקדים לעבוד זה עם זה. יחד עם זאת, הפערים צפו כשהאירוע נהיה מורכב יותר, והנוהל הזה הוא חסר. אותה תפיסה של שירות הביטחון הכללי לפיה יש להפריד בין הפלילי ללאומני תפיסה שהייתה קיימת לפני אירועי "שומר החומות" למעשה התגלתה ככזו שלא מתמודדת עם המורכבות שיש בנושא הזה. ידוע לנו שיש חשיבה מחודשת על ההיבט הזה. אני עובר להיבטים מבצעיים ומודיעיניים, שזה פרק נרחב בתוך הדוח. הדוח מצביע על הדגש שניתן על מחוז ירושלים, בין היתר בניגוד להנחיות ולהערכות המצב שנעשו בימים הראשונים. ביומיים הראשונים של האירועים המשטרה לא גיבשה תמונת מצב לגבי האירועים שהיו. אלה היו היומיים הקריטיים באירועי "שומר החומות". לגבי צבירת סד"כ בערים המעורבות ביומיים הראשונים לא תוגבר הסד"כ באותם הערים. אותו גיוס מילואים שהיה באירועי "שומר החומות", נפרס כשבוע לאחר ההנחיה הראשונה לגיוסם וכשלושה ימים לאחר המועד שקבע ראש הממשלה לתחילת הפעולה בשטח. ברגע שהפריסה נעשתה שבוע אחרי, למעשה היא כבר הייתה פחות רלוונטית, שכן האירועים העיקריים התחוללו ביומיים-שלושה הראשונים. עלו פערים מאוד משמעותיים בנושא של מפקדות משימתיות במשטרת ישראל גם בהיערכות וגם בתפקוד של המפקדות. חסר בתיקי שטח: כוחות המשטרה שבאו לתגבר ונכנסו לגזרות לצורך תגבור, עשו זאת ללא תיקי שטח; מוקד 100 במחוז מרכז: אנחנו הגדרנו, באופן חריג בדוח, שהוא כשל בתפקידו. אנחנו מדברים על אלפי פניות של תושבים למוקד 2,836 פניות, שלא זכו כלל למענה; נמצאו פערי הצטיידות נרחבים, בעיקר באמצעים להתמודדות עם הפרות סדר. המשטרה לא הייתה מצוידת בהלימה לאופי האירועים ולהיקפים שלהם.

מגיע לפרק האחרון: תחום המעצרים והעמדה לדין. אנחנו מצאנו שלא הייתה אחידות בנתוני המשטרה בנוגע למספר העצורים, וקיים פער של 1,000 עצורים בין נתוני חטיבת החקירות לנתוני מדור מחקר וסטטיסטיקה; היו קשיים באיסוף הראיות הוויזואליות. ללא ראיות ויזואליות, לא ניתן לקדם תיקים בתחום הזה; היה תגבור של חוקרים בימים האלה אבל הם היו חסרי ניסיון באירועי הפרת סדר, והם גם לא היו דוברי השפה הערבית, כך שהיה קושי לקדם את החקירות מהבחינה הזאת. כ-73% מהעצורים היו בעלי רישום משטרתי אחד לפחות.

אנחנו מדברים על עצורים שכבר היו מצויים במערכות המשטרה מבחינת אינדיקציות כאלה ואחרות; 20% מהם היו בעלי רקע בהפרות סדר; 15% מהם היו מוכרים לשב"כ כבעלי רקע פלילי; 574 כתבי אישום מתוך 3,200 עצורים, שזה שיעור של 18%; שיעור החשודים בערים שנבדקו שהועמדו לדין ממניע גזעני, היה נמוך כ-3% בלבד. המדינה שילמה פיצויים בהיקף של כ-33 מיליון שקלים; היקף הנזק שניתן לתבוע בהליך אזרחי מ-55 מעורבים בלבד עומד על 4.5 מיליון שקלים. אלה הנתונים בתחום האכיפה. אני אתייחס לכמה נקודות מסכמות ואגע גם בכמה המלצות שקיימות בדוח. בסופו של יום הדוח הזה מצביע על כמה תובנות מערכתיות.

אירועי "שומר החומות" לימדו אותנו שיכולת המשטרה לספק מענה לאיום הייחוס, מענה לאירועים חמורים רב-זירתיים נמצאת בבעיה. וזה המקום לומר, ואני מניח שגם המפכ"ל יתייחס לנושא הזה שללא מענה משאבי, בדגש על היבט של כוח אדם, ככל הנראה משטרת ישראל לא תוכל לחולל את השינוי בנושא הזה. זו ההבנה של הביקורת בהבנת המציאות בתחום הזה. הנקודה השנייה, המענה המערכתי של שב"כ/משטרה להפרות סדר לאומניות ולפשיעה לאומנית בערים המעורבות, מחייב אסדרה. אנחנו יודעים שכרגע יש כבר התקדמות בנושא הזה, ואנחנו נשמח גם לשמוע עליה. ההיערכות למתן התרעה מוקדמת לאירועים דומים בעתיד חייבת להיות אחרת לגמרי, גם כשאנחנו מדברים על אתגר מאוד מאוד מיוחד של הפרות הסדר. מדובר באתגר התרעתי, הוא בליגה אחרת, והוא מורכב בצורה יוצאת דופן. אבל הוא חייב להיות משופר, כולל אמצעים טכנולוגיים רלוונטיים. היערכות המשטרה לצבירת כוחות על בסיס מערך המילואים צריכה להיות אחרת, עם לוחות זמנים אחרים לגמרי לגיוס, להצטיידות ולכניסה לזירות. לגבי בעיית המשאבים והשמיכה הקצרה, צריך לומר: יש פה אגף ביקורת שלא פוגש את משטרת ישראל רק בדוח הזה. אנחנו כמשרד מבקר המדינה נמצאים בשורה ארוכה של ביקורות במשטרה. יש כוחות מצוינים שם. אנחנו פוגשים אותם לא רק במטה הארצי, אלא גם ברמת השטח, בתחנות. יש שוטרים מצוינים, יש כוח אדם שבא לעשות עבודה. מבקר המדינה מצא לנכון לציין את העובדה הזאת בדוח, ולא רק כדי להגיד "הינה, אנחנו נותנים פה פידבק", אלא כי זו המציאות בשטח.

הכוחות הללו צרכים את כל התמיכה והמעטפת, כי ללא הדבר הזה זה לא ייעשה. זו הערה אחת. וההערה השנייה שצריך לומר אותה, והמבקר מצא לנכון לכתוב גם את זה בדוח: יש פה אחריות גם של הדרג המיניסטריאלי למענה העתידי שיינתן בנושא הזה, בהיבטים של קבלת החלטות לגבי משאבים ומתן הכלים למשטרת ישראל כדי לבצע את מלאכתה. אני אסיים באמירה המסכמת שיש בדוח: על ראש הממשלה והשר לביטחון הפנים ובאמצעותם ממשלת ישראל, המשטרה ושב"כ לנקוט פעולות כדי להחזיר את תחושת הביטחון האישי לאזרחי המדינה, ובכלל זה לתקן את הליקויים שעלו בביקורת, כפי שפירטתי עד כה.

תודה רבה למבקר המדינה. אדוני המפכ"ל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברים נכבדים, קודם כול אני שמח על הדיון הזה כי אני חושב שפה אנחנו שמים את התמונה של מצב קיים שהיה ב-"שומר החומות" על השולחן. אנחנו נוכל להציג גם איפה אנחנו נמצאים היום, עם הפערים שעדיין יש לנו היום לגבי איומי הייחוס.

אני מקבל את כל מה שאמר פה המבקר לגבי המוכנות המבצעית והמודיעינית של המשטרה. אין ספק שברמת המוכנות המודיעינית לא היה מענה. לא הייתה שום התרעה על ידי שום גוף לא במשטרה, ולא על ידי גופים אחרים לגבי האופציה שנוכל להגיע לסחרור כזה ובפרק זמן כל כך קצר. הכשל המבצעי היה שמשטרת ישראל השקיעה את כל המשאבים שלה בירושלים, זה היה האיום המרכזי שלנו. כל היחידות המיוחדות האופרטיביות שמתעסקות בנושא הסדר הציבורי היו בירושלים, כך שהתחנות בערים המעורבות שלא היה לנו איום עליהן באותו רגע נשענו על כוחות הסיור הרגילים שהיו שם. עם כל זאת אני חייב להדגיש פה את העובדה אני בוגר מאורעות אוקטובר שתוך שלושה וחצי-ארבעה ימים משטרת ישראל הצליחה לקחת את השליטה ועברה לניהול האירוע, למרות דלות האמצעים והמחסור בכוח האדם. גמרנו את האירוע הזה עם אפס הרוגים מצד המשטרה. אני מזכיר את התוצאות ואת הלקחים של ועדת אור שהיו. פה כן הצלחנו להפנים, ועם הכוחות הדלים הצלחנו להחזיר את הסדר על כנו. המשכנו במבצע "חוק וסדר", שבו הצלחנו להגיע ל-3,000 עצורים. רק תחשבו על האופרציה של הכמות הזאת. מבחינת מיצוי כתבי אישום: להגיע ללמעלה מ-547 כתבי אישום אני חושב שזה הישג שהוא טוב, אבל זה רק מיצוי הדין שמיצינו עם אחרוני הפורעים שהיו, כולל ביצוע של מעצר נוסף בחודש האחרון של אחד ממבצעי הלינץ' בעכו. אני חושב שמאז "שומר החומות" משטרת ישראל עברה כברת דרך משמעותית. אנחנו נמצאים היום במקום אחר מבחינת התאמת הארגון להתמודדות עם תרחישי הייחוס. נתייחס עוד מעט לתרחישים ולהפרות סדר רב-זירתיות מאז "שומר החומות". בוצע תיקוף ותמחור בהתאם לתרחיש החמור, שתכף נציג אותו כאן, כפי שנקבע על ידי משטרת ישראל. נרשמה התקדמות משמעותית בתחומים רבים אם זה מיסוד של מפקדות משימתיות, אם זה שינוי תפיסת ההגנה, אם זה חיזוק מערכי המילואים של מג"ב, הקמה וחיזוק של יחידות היסמ״ג, בניית תיקי שטח, מלאי וחימוש, התאמת תוכניות ההכשרה בתחום ההפס"ד, עדכון תוכניות, נהלים וכד'. מרבית העשייה המשטרתית עסקה בשיפור והתאמה של בניין הכוח המבצעי, בשיפור התיאום וההכוונה המודיעינית. גם לזה ניתן פה פרק שלם. עברנו למודל "הגן בגזרתך", והיום, עם כל התגבורים והאירועים הנוספים הגדולים שהיו לנו במשטרת ישראל, לכל מחוז יש יכולת תגובה והתמודדות ומתן מענה, בעיקר בערים המעורבות אבל לא רק. יחד עם זאת, עדיין קיימים פערים קריטיים בתחומים אחרים, כמו כוח האדם. כרגע אני רק מציין את הנקודות שאפרט אותן בהמשך, אבל סוגיית כוח האדם בתחנות משטרת ישראל היא קטסטרופלית כרגע. היום בתחנת לוד חסרים 30% מהשוטרים, שזה סדר גודל של 56 שוטרים. בכל תחנות המשטרה אנחנו נמצאים במשבר של כוח אדם. אני מאוד מאוד מקווה שעכשיו, במסגרת התקציב, יעלה השכר. כרגע עדיין יש סיכומים אחרונים לגבי הנושא, אבל אם לא תשופר סוגיית השכר של שוטרי משטרת ישראל, אני לא רואה שיפור במצב כוח האדם. אבל כמו שאמרתי, במסגרת התקציב יש סכום שמוקצה לזה ואני מקווה שבימים הקרובים אנחנו נתבשר בנושא של התוספות. זה יפתור את בעיית כוח האדם במשטרה. זו אחת הסיבות לבעיית כוח האדם. לגבי סוגיית הפערים הקיימים אני אומר עוד פעם: היום אנחנו הרבה יותר מוכנים ממה שהיינו בעבר, ב-"שומר החומות", להתמודדות עם מספר רב יותר של זירות. אנחנו יותר חזקים, ערוכים אחרת, אבל עדיין אנחנו לא נמצאים במצב המיטבי שאנחנו צריכים להיות בו. כלומר, אם אנחנו לוקחים עכשיו את תרחיש הייחוס שממשלת ישראל קבעה ותכף ראש אג"מ תציג אותו אנחנו לא יודעים היום להכיל את כל התרחיש הזה אם יהיה אירוע רב-זירתי בכל מדינת ישראל. כרגע בתוכנית יש הקמה של המשמר הלאומי והוא ייתן מענה לרוב הדברים. אבל יש פה עניין של משאבים, כוח אדם, אמצעים וציוד, על מנת שנוכל לעמוד במשימה. ברשותכם, אני אעביר את זכות הדיבור לראש אג"מ שתרד קצת יותר לפרטים לגבי כל מה שעשינו בנושא בניין הכוח. לאחר מכן מפקד מג"ב יתייחס לסוגיית בניין הכוח, יחידות המילואים והאחריות המשימתית שמג"ב הולך לקבל. זה גם צעד אחד קדימה לכיוון המשמר הלאומי, שיהיה תחת מג"ב. בתחום המודיעיני רח"ט מודיעין ייתן פה סקירה מלאה על שיתוף הפעולה וכל השינויים שעשינו. רח"ט דוברות יספר לגבי כל אותן המערכות לניטור הרשתות שלא היו במשטרת ישראל. הייתה מערכת ידנית וכך עבדנו בהתחלה. גם פה ניתן את המענה לגבי איפה אנחנו נמצאים. ברשותכם, אני מעביר את זכות הדיבור לראש אג"מ. תודה. שלום וצוהריים טובים. אני אסקור את הנושאים שקשורים לאגף המבצעים. דוח מבקר המדינה מוכר לנו היטב. אנחנו עברנו, ממש אחד לאחד, על כל ההערות שנרשמו שם. חשוב לי לציין שכל ההערות היו נכונות ומקובלות עלינו ודרשו טיפול. מאז "שומר החומות", בשנתיים האחרונות הנושא הזה של הפרות סדר רב-זירתיות הוא הנושא המרכזי, המשמעותי, הכבד והחשוב ביותר שאגף המבצעים עוסק בו. היה חשוב שהנושא הזה יוגדר ברמה הארגונית כנושא התעניינות ראשי לטיפול, ובאמת זה מה שהיה עיקר הקשב הופנה אליו. עבדנו בשני צירים: ציר אחד הוא לארגן את כל המשטרה אל מול איום של הפרות סדר רב-זירתיות בכל רגע נתון. כלומר, התפרצות של אירועים ללא התרעה; והציר השני מדבר על כל החוסרים שלנו, על כל מה שאנחנו עדיין צריכים, והוא כתוב בתרחיש הייחוס שאני תכף אסקור אותו. היה איזשהו פורמט מסוים של מפקדות משימתיות במשטרה. אבל אנחנו הגדרנו ובנינו את הכול מחדש, מתוך הבנה שהאופן שבו עבדנו עד עכשיו כלומר, ריכוז של מאמץ מאוד גדול, עם כל הכוחות האיכותיים לטיפול בהפרות סדר במקום אחד או בגזרה של מחוז אחד זה דבר שהוא פחות יעיל ופחות נותן מענה. אנחנו צריכים להיות חזקים בכל המחוזות בו זמנית, כשראשית הצירים נמצאת בירושלים. אני חושבת שאפשר להגיד שבשנתיים האחרונות, גם בתקופות הרמדאן וגם בתקופות מתוחות אחרות, המחוז באמת הצליח לכבות את גובה הלהבות בכל פעם שהייתה איזושהי התלהטות או סחף של פיגועים וכו', מתוך הבנה ששם צריך כוח מאוד מאוד חזק. כשכוח חזק נמצא בירושלים יתר המחוזות צריכים לעבוד בצורה של מניעה. ואם נגיע חלילה לכדי יותר מכך, אנחנו ערוכים ומוכנים במפקדות.

כל אחד ממחוזות המשטרה מחזיק כוח איכותי שבנוי מאנשים שזה נוסף על תפקידם. אין לנו עוד שוטרים שקיבלנו מאז. מתוך כל מחוז 500 אנשים מוגדרים כאנשים שמנויים על המפקדות האלה. האנשים האלה אומנו על ידי מג"ב, צוידו בציוד להפרות סדר, תורגלו, נבנו להם תיקי שטח. יש להם כוחות יתרים שמגיעים אליהם אחר כך כדי לעבות אותם. הפיקוד עליהם הוא של מג"ב.

הם הופכים את פניהם: שוטרים שבשגרה עושים כל מיני תפקידים סיור, בילוש בעיקר,

הופכים להיות אנשים שנלחמים בהפרות סדר. אלה ה-500 שאמורים בעצם לעמוד ב-"ק+1" החל מסדר גודל מסוים, ועד ל-"ק+3" מצב שבו כל המפקדה עומדת ומוכנה לתת מענה. במפקדות האלה כולם כבר תורגלו, כולם כבר פעלו, בכל תקופות המתיחות שהיו לנו. כבר הפעלנו את המפקדות האלה בכמה שלבים, כל אחת בגזרתה, מה שנותן גם מענה מבצעי מבחינת אמצעים ויכולות, וגם כוח תגובה איכותי שיודע לתת מענה. כוחות לא אורגניים שמצטרפים לכוחות האלה למשל הפיקוד ממג"ב או מילואים שמצטרפים אחר כך מאומנים ומתורגלים על הגזרות שלהם. מגיעים למקום שבו הם צריכים להתייצב, מכירים את כל נקודות החיכוך ואת כל הצירים, שאני בעוד רגע אגיד עליהם כמה מילים. בנוסף לזה, הנושא של הפרות סדר רב-זירתיות מחלחל לכל הגופים במשטרה. אנחנו מבינים שחוץ מהמפקדות האלה כל שוטר יצטרך כנראה לקחת חלק באירועים מהסוג הזה וזה בגלל הקוצר הבלתי-נסבל שהוזכר פה בכוח אדם ולכן אימנו את כל התחנות, את כל מפקדי התחנות. הכנסנו את הנושא הזה של הפרות סדר לכל הקורסים, מהקורסים הבסיסיים דרך פו"ם, קורסים מתקדמים וקורסי מת"חים. נתנו דגש משמעותי מאוד לתחנות המגזר ולתחנות המעורבות, והן מתאמנות כבר פעם שנייה השנה הזאת. בנושא תחנות המגזר ציידנו גם אותן. היום בתחנות המגזר יש אמצעים לפיזור הפגנות, ויש אנשים שמיומנים בהפעלת האמצעים האלה לדקות הראשונות של תחילת האירועים,

כל תחנות המגזר היום מצוידות בציוד אלפ"ה, עם יכולת עצמאית של הפעלה, ועם שוטרים שנמצאים בתחנה והוכשרו לכך כדי לתת מענה ראשוני עד שכוחות היסמ"ג מגיעים. קבענו בתוך זה תו תקן לאיכות של אימון והכשרה לכל קבוצה, לכל מסגרת. בגדול זה מה שעשינו, זה כמובן הרבה יותר עשייה ממה שאפשר להציג פה, בנושא הזה של ארגון השטח. חוץ מארגון השטח אנחנו כתבנו את תרחיש הייחוס. מה זה אומר? יש את איום הייחוס הלאומי שהוגדר. אנחנו מקבלים אותו דרך הצבא, דרך רח"ל, מדובר על 35 ימי לחימה שבתוכם יכול מאוד להיות שיהיו הפרות סדר רב-מערכתיות. אנשי המקצוע שלנו ביחד עם מומחים לתורה הזאת גם מהצבא, גם מומחים שהמשרד לביטחון פנים שכר עבורנו פשוט חילקו את הארץ לאורכה ולרוחבה וספרו את כל המוקדים שמבחינתנו יכולות להיות בהם התרחשויות, והתייחסנו אליהם בכתיבת התרחיש. התרחיש עבר כרגע תיקוף אצל השר החדש שלנו. ההמלצה שלנו, של המפכ"ל, הייתה להגדיל את כמות המוקדים שלדעתנו כנראה יהיו בהם התרחשויות, והדבר הזה התקבל. זה הגדיל את הפער שלנו ביכולת לענות על כל האירועים, ותכף אני אציין מהו הפער הזה. אבל כתיבת התרחיש זה הנושא המרכזי שלקראתו אנחנו מתכוננים. הוא מאוד מאוד מפורט ומדבר על כל רחוב,

על כל נקודת חיכוך, על כל מקום. ניקח למשל את תחנת נתניה. איך התחנה מתארגנת אם אנחנו עכשיו נמצאים במצב של הפס"ד רב-זירתי? יש לה ציר שנקרא ציר 57, ניצני עוז. איפה במקום הזה צריכים להתארגן שוטרים? איך אנחנו מגיבים? ואיזה סדר גודל של התנגדות יכולה להיות לנו שם? לפי הדוגמה הזאת עברנו על כל הגזרות שלנו והכנו את המענים שלנו. בדוח המבקר הייתה הערה בנושא תיקי שטח. לכל המקומות האלה נכתבו תיקי שטח. אנחנו עדיין במאמץ להשלים את זה, שכל תיקי שטח אלה יהיו דיגיטליים, ממוחשבים. אנחנו בדרך לשם, ובקרוב זה גם יקרה, לכל נקודה ונקודה כזאת יהיה תיק שטח, וזה קצת דינמי מבחינת המפקדים וכוח האדם. הכוונה היא שכל אחד יכיר בדיוק את המקום, את העשייה, את סדרי הגודל, הציוד, החימוש והאמצעים שהוא צריך בכל נקודה כזאת, ושזה גם יהיה לו בהישג יד בתוך המפקדה או בתחנה. הנושא של המוקדים וקבלת השיחות למוקד 100: מאחר שלא עלתה כמות האנשים שיכלו לקבל שיחות, אז מה שעשינו זה חיברנו את כל המוקדים בארץ למעין מוקד אחד אחוד.

אם מגיעות הרבה שיחות מה שקרה לנו למשל במחוז מרכז בתחנת לוד ומשל"ט של מחוז המרכז עולה על גדותיו, אז השיחות גולשות למוקדים אחרים וכל הארץ ממשיכה לקבל את השיחות. הכוונה היא להגיע למקסימום מענה מבחינת המשטרה. התחברנו גם לגופי החירום, למה שאנחנו קוראים "המגיבים הראשונים האחרים", כלומר מד"א וכב"ה, והיום כל שיחה שנכנסת למשטרה, לא משנה איפה, בדרך כלל תתקבל, אלא אם יציפו את כל המוקדים, שזה באמת תרחיש שהוא לא כל כך מתקבל על הדעת. השיחה בכל מקרה תתקבל גם במד"א וגם בכב"ה, וגם במשטרה. אבל אם אנחנו נעלה על גדותינו, אז זה יעבור לשם.

הסיכוי שהשיחה תיפול ולא יהיה לה מענה הוא לא מאוד גבוה. לצערי, אנחנו בשבר משמעותי מאוד של כוח האדם

ואנחנו באתגר לא פשוט בנושא הזה של המוקדים ושל המהירות. עלה הנושא של שיתופי פעולה בין-ארגוניים. זה גם היה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו נגענו בהם. חשוב לי לציין פה שזאת הערה שכנראה התקבלה גם בגופים האחרים. כלומר, גם צבא, גם שב"כ,

גם שב"ס, כל הגופים האלה התארגנו בצורה כזאת שאנחנו ראשי אג"מ או ראשי הארגון מתרגלים תמיד ביחד ויושבים בהערכות תמיד ביחד. בכל פעם כשיש אירוע כמו "עלות השחר"

ההתחממות האחרונה שהייתה, אנחנו עובדים ביחד ועושים עבודה משותפת. עם שב"כ יש חיבור שהוא מאוד הדוק.

פקודות משותפות שכתבנו איתם ביחד, וזה נושא שיציג פה ראש חטיבת המודיעין. זה חיבור שהוא גם די חדש מבחינתנו, והוא מאוד חשוב ומאוד רלוונטי. אני חייב להוסיף פה ולחזק את מה שאומרת ראשת אג"מ. הקשר הבין-ארגוני היום לא היה לו אח ורע. מרמת ראשי הארגונים, בכל הרמות, ברמה של שיחות יומיות על בסיס אירועים שמתפתחים, וזה יורד מהדרג הבכיר ביותר לדרג הנמוך יותר, ועד לדרג השטח. ברמת התחנה מפקד תחנה יודע לדבר עם המקביל שלו בגופים המקבילים, שזה בעיקר עם שב"כ או עם הגוף הצה"לי מפיקוד העורף שאמור לסייע באירועים מסוג אחר. הכוונה היא שתורגלה לא מעט לעבוד על אוטומט.

ראש ארגון מול ראש ארגון; מפקד מחוז מול מפקד מחוז; מרחב מול מרחב; תחנה מול תחנה. בתחנות ממש חזקות אנחנו יכולים לעשות את זה אפילו ברמת הצוות.

צוות של כב"ה באותה משמרת מקביל לצוות באותה יחידת סיור, ופחות או יותר גם לאותה יחידה במד"א. כדי שהשפה תהיה כמה שיותר משותפת אנחנו עובדים על - - - בין-ארגוני, כדי שאנחנו כולם ביחד נוכל לראות את אותם נתונים ובאותו רגע. זה עדיין בעבודה. אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם. אנחנו עובדים על עוד כל מיני מנגנונים וטכנולוגיות שיחברו אותנו בצורה שהיא יותר הדוקה. זה לגבי התרחיש, שהוא אמנם חמור, אבל מבחינתנו הוא סביר והגיוני, וחשוב להתייחס לזה בחומרה הנדרשת. הרחוב הערבי הרבה יותר חמוש. אם אנחנו נחווה עוד התקוממות, לדעתנו ההתקוממות הזאת תהיה יותר נרחבת, יותר מהירה, יותר חזקה, יותר קשה ממה שאנחנו ראינו מקודם. אנחנו כתבנו הרבה מאוד תו"לים ותורות. אציין את העיקריות והמשמעותיות שבהן. קודם כול האופן שבו אנחנו מפעילים את המפקדות. כמו שציין פה המפכ"ל, הן הופעלו לא מעט פעמים בשנתיים מאז שבנינו אותן.

הן נבנו במהירות שאני חושבת שהיא ראויה לציון, והנושא הזה מאוד קשור ליכולות של מג"ב. משמר הגבול אימן את כל השוטרים שלו לטפל בהפרות סדר, מה שלא היה לנו קודם, וגם זה הגדיל משמעותית את הכוח שלנו לטפל בזה. כתבנו את התורות האלה, עדכנו ותיקפנו את הפקודות הישנות יחסית שהיו לנו, כמו "שעת מבחן".

אבל זאת פקודה שהייתה קיימת לפני "שומר החומות". תיקפנו מחדש את מדרגי הפרות הסדר והשימוש באמצעים שלנו. יש לנו אתגר מאוד מאוד גדול לייצר כמה שיותר ידיים ורגליים עובדות. יש את כל הנושא הזה של המילואים שמג"ב ואגף התכנון במשטרה עוסקים בו במרץ. אנחנו גם שם יותר חזקים, אבל עדיין יש לנו לא מעט חוסרים. אנחנו לא יכולים להפעיל את כל הפלוגות. לא כל הפלוגות מצוידות. חסר לנו בהרבה מאוד מקומות גם כלי נשק, גם כלי רכב, גם מחסנים של ציוד ותחמושת, ואנחנו עדיין בעבודה על הדבר הזה. בנושא של שוטרי המטות, הרבה פעמים באים ובטעות אומרים למשטרה: אם יש 30 ומשהו אלף שוטרים, אז איך אתם יכולים לייצר רק 500 בכל מפקדה? הדבר הזה הוא ממש לא נכון. בתוך האלפים הרבים האלה יש הרבה מאוד בעלי מקצוע שאין להם שום רלוונטיות לטיפול בהפרות סדר. אנחנו לקחנו את כל מי שכן אפשר להיעזר בו. אבל אנחנו צריכים גם שוטרים שיטפלו באירועים, בחקירות, בכל הנושאים האחרים שהמשטרה נדרשת להם. וגם פה אימנו וסידרנו את זה פחות או יותר לפי איזשהו סיווג של שוטרים שיכולים לתת מענה ברמת עצימות שהיא לא מאוד גבוהה. בנושא הזה הצבא הציב לנו 16 פלוגות שנקראות "מניפה רחבה". אנחנו עוד לא מבצענו את החיילים האלה, זה עדיין לא כשיר לביצוע, אבל הכוונה היא שבסופו של דבר יהיו לנו 16 פלוגות של חיילים שיוכלו לעבוד תחת פיקודה של המשטרה, עם אימון שלנו, בהכשרה שלנו, ועם ציוד לפיזור הפגנות שלנו.

לא משימת חיילות, אלא פשוט אנשים שיכולים לבוא ולעבות את הכוחות הרזים והדקים מדי שלנו. כמו שאמרתי, זה עדיין בעבודה. רק שנייה, יש לו"ז בתוכנית העבודה? הסוגיה של "המניפה" עדיין על הנייר. עדיין לא תורגמה לכוחות בשטח. ואיפה זה עומד? כרגע זה אצל היועץ המשפטי גם של הצבא, וגם של המשרד לביטחון לאומי. מדובר פה על מצב מלחמה, מדובר פה על מצב של ליווי שיירות. אני לא אכנס פה עכשיו לכל התרחיש.

אבל זה לא הסצנריו שאנחנו מדברים עליו כרגע. אז אני רק אבקש שראשת אג"מ תדווח לוועדה ברגע שזה יתבצע. חודשיים, שלושה, חצי שנה ברגע שזה בוצע. אדוני היושב-ראש, השאלה היא אם יש איזשהו דד-ליין להשלים את המהלך ולהפיק לקחים? כרגע זה אצל היועץ המשפטי. הוועדה ביקשה דיווח ברגע שזה יבוא לידי ביטוי. אנחנו ננסה לבדוק מול היועץ המשפטי. בבקשה, להמשיך. ממש לסיום, עוד דבר שאנחנו מנסים לעשות עם הצבא ודי בהצלחה זה לשחרר את השוטרים שמתגייסים בצו 8 בשעת חירום. זה הרבה מאוד שוטרים, כמעט 3200 שוטרים שנעלמים לנו, שגם ככה אין לנו מספיק, ושחרור שלהם מהצבא הוא מאוד מאוד חשוב לנו. אני רוצה להגיד מילה לסיום בנושא של הפערים והמשמעות שלהם: התארגנו מחדש, ואפשר להגדיר את המוקדים בכל מיני הגדרות. בהגדרה שאנחנו קבענו היו 32 מוקדים של הפרות סדר. התרחיש שלנו מדבר על 106 גזרות 106 מוקדים של הפרות סדר שמתוכן אנחנו נוכל לתת מענה ל-63 בלבד.

אם כל זה יקרה בו זמנית כמו שאנחנו משערים 47 מוקדים יהיו ללא מענה משטרתי בשלב הזה. חסרים לנו כמעט 8,000 שוטרי קבע ועוד כמעט 4,000 אנשי מילואים של מג"ב כדי להשלים את הפער הזה; ועוד תקציב די גדול שעכשיו נדון. אליי זה עוד לא הגיע, אני לא יודעת מה אנחנו מקבלים מתוך העוגה הגדולה. זה יכול להיות גם הפוך? 4,000 קבע ו-8,000 מילואים? לא. זה לא יכול להיות. תאפשרו בבקשה לראשת אג"מ להמשיך בסקירה. זו רק שאלת הבהרה. אז תרשום. לא, זה בלתי-אפשרי. אני יכולה להסביר את זה אחר כך בנפרד.

זה הפער שלנו, פער מבחינת התקציב שקשור להרבה מאוד אמצעים לאנשי המילואים; אמצעים לאנשי הקבע; לחימוש; להכשרות; לטכנולוגיות; לניוד; להיסעים; לכל הנושא של שריפות שקורה תוך כדי לחימה.

אם אנחנו הולכים על התרחיש הזה של 35 ימי לחימה, אז ייפלו טילים בכל רחבי העורף, הדבר הזה מייצר שריפות, ובשריפות גם המשטרה נדרשת. כל מה שאנחנו נדרשים לעשות באתרי נפילות שכאלה, כל זה מצריך את כל כוח האדם הזה ואת כל האמצעים האלה. כמה מתוכם נכנסים לתקציב שהמפכ"ל דיבר עליו מקודם? אני לא יודעת. אתם 13-12 חברי כנסת כאן, אם כל אחד יגיד משהו אני לא אצליח לקבל את כל הדיווחים מהמשטרה. אז בואו,

סליחה, אדוני היושב-ראש, זה לא האירוע. אני מתנצל.

לא, זה האירוע.

אחר כך אני אתן לך להגיד מה שאתה רוצה.

מבחינת כוח האדם יש לנו עוד איזשהו פער תקציבי, שהוא די גדול ודי משמעותי. המשמעות של הדבר הזה היא פחות כוח, ולכן משתמשים ביותר כוח "אחר". הסיכוי שהמשטרה תידרש להשתמש בכלי נשק שהם לא אמצעים לפיזור הפגנות ככל שיש לה פחות כוח הוא יותר גבוה. זה דבר שהדרג המדיני, שאיתו אנחנו מדברים כאן,

התבקשנו להעביר את רשות הדיבור למפקד מג"ב. אדוני היושב-ראש, חברי משרד המבקר, חברי הכנסת, צוהריים טובים. אני אקדים ואומר שאירועי "שומר החומות" במאי 2021 היו קריאת השכמה לחברה הישראלית, למשטרת ישראל, ובטח למשמר הגבול. ישבתי עם חברי הוועדה מספר שעות, היינו שקופים לגמרי והצגנו את כל הנושאים שנדרשנו אליהם. אני גם מברך על התוצאות ששם המבקר. לצערי הרב, למרות הדוח החמור, וכפי שאתה הגדרת בתחילת הדברים לא הרבה נעשה. יש פערים גדולים מאוד, אנחנו חיים בעולם של חסר, מתכננים בחסר, עושים המון אבל בחסר מאוד מאוד גדול, שלצערי שם אותנו כמשטרה בתוך החברה הישראלית עם בעיות מאוד מורכבות ומאוד קשות. לכולנו ברור, וכמו שהנחה אותנו המפכ"ל מיד בשוך האירועים במאי 2021, שצריך להיערך לאירוע הבא. גם לכל מי שנמצא פה ברור שהשעון המתקתק מוביל אותנו לאירועים הבאים, בתקווה שאנחנו נדחה את זה ככל שניתן.

אני שמתי לך מסמך על השולחן כדי לא לדבר על מספרים, ברשותך. אבל אני אומר שלמרות התכנון בחסר, ולמרות זה שאנחנו פועלים בחסר מאוד גדול, אנחנו הצלחנו,

להגדיל את הסד"כ של משמר הגבול ביותר מ-20%. במערך המילואים שלנו, מעבר לגידול כמובן, יש גם שיפור בכשירות, במוכנות המבצעית, בתרגולות, בכל ההיערכויות שלנו בהתאם לתרחישי הייחוס כפי שקבע המפכ"ל, וכפי שנקבע על ידי המל"ל. סד"כ המילואים שלנו גדל בכמעט 36%. גם שם ההסדרה של ציוד, של אמצעים,

של מוכנות, כל הפו"שׁ סודר שם בצורה אחרת והצבא מכיר את זה מצוין. מה שמובן מאליו בצבא אצלנו היה הרבה יותר מורכב. מח"טים, מג"דים, מ"פים, חטיבה בכל מחוז אל מול כל מחוז טריטוריאלי, כדי באמת לתת מענה. צריך להגיד שההישג הגדול מבחינתנו כרגע זה היכולת לגייס את מערך המילואים של מג"ב בזמן מאוד מאוד קצר. יובל

לקח לנו הרבה מאוד ימים לגייס אותו במאי 2021. אני יכול להגיד שבאירועי אמת, כשהיינו צריכים את פלוגות המילואים כדי לתגבר את ביטחון הפנים בגל הטרור ובאירועים אחרים, זה לקח לנו פחות מ-24 שעות. אני לא מתחייב שזה הזמן שייקח לנו באירוע החירום הבא. אבל כל הבירוקרטיה שהייתה במאי 2021, הייתה קשה מאוד ומורכבת מאוד, ולשמחתי היום גורמי הצבא ומשרד הביטחון הרבה יותר נגישים, הרבה יותר קלים, וקל לנו מאוד לגייס אותם.

לגבי המתנדבים, שהם למעשה השכפ"ץ הראשון של אזרחי מדינת ישראל, עשינו כברת דרך מאוד ארוכה והגדלנו אותם ב-23%. "מתנדבי חוד" זה אותם אנשי מילואים שהם גם מתנדבים של מג"ב. המודל הזה לא היה קיים במאי 2021. עד עכשיו הצלחנו להקים רבע מהתכנון שאותו קבענו, והמספר מופיע לך על הדף,

אנחנו תכננו הרבה יותר. לצערי גם פה יש הרבה מאוד בירוקרטיה, הרבה מאוד משאבים שחסרים. אבל הצלחנו לייצר מסילות, ולדעתי ככל שנתרחק מהזמן הזה אנחנו נצליח לייצר - - - רק לחדד ולהבהיר את הנקודה הזאת לגבי יחידות הפלחו"ד. יחידות הפלחו"ד זה יחידות מילואים שלוקח לגייס אותן פחות מ-24 שעות. זה אנשים שגרים בתא טריטוריאלי, כמו לוט"ר אילת, למי שמכיר. כל אחד עם הציוד בבית, עם הצ'ימידן, עם כל האמצעים. הם מוכשרים במהלך השנה בשני סבבים, בתחילת השנה ובסוף השנה, על בסיס ימי המילואים. בשגרה הם פועלים כמתנדבים של משמר הגבול. באירוע חירום, על פי החלטה ושיקול דעת של השר, ניתן להקפיץ אותם למילואים יומיים מעכשיו לעכשיו. זה אומר שתוך שעה-שעה וחצי אתה יכול כבר לצבור כוחות אורגניים איכותיים. רובם יוצאי יחידות קרביות. היחידות שיש לנו היום הן מיומנות ברמה בין הגבוהות ביותר. אבל עדיין, כמו שאמר מפקד מג"ב, אנחנו עם שליש עד רבע מהכוח שאנחנו מתכננים שייתן את המענה. אם יש שובר שוויון בין הכוחות האורגניים הסדירים הקיימים שיש לנו במשטרת ישראל לבין שלב גיוס המילואים, זה הכוח הזה, שבפרק זמן של שעתיים-שלוש אתה יכול כבר לצבור אותו והוא יכול לתת את המענה הראשוני. אני חושב שזה נובע מתוך הציונות של האנשים. אני רק רוצה לוודא ששמעתי נכון: אמרת שיקול דעת של השר או של המפכ"ל? המפכ"ל מבקש. גם לגבי מילואים רגילים אני מבקש, לפי גרף שנתי,

יש תוכנית פעילות שנתית. בסופו של דבר צריך אישור של שר הביטחון לגיוס אנשי מילואים ומג"ב. גם הרמטכ"ל מבקש משר הביטחון. בדיוק. זה מה רציתי להגיד. - - - כמה כאלה יש? כרגע אנחנו מטפלים בפריסה ארצית. יש בירוקרטיה בהליכים שאנחנו מנסים לקדם. אני מניח שבחציון ב' של השנה אנחנו נהיה קצת יותר טובים. אני מניח שאנחנו נגיע למצב שיש גרעין אחד לפחות בכל מחוז. אבל כמה אנשים קיימים היום? היום קיימים 300; 170 יהיו עד סוף חודש יוני. אנחנו מתכננים להגיע עד סוף השנה ל-1,000, וב-2024 ל-2,000. זאת התוכנית שלנו, וכפי שאמרתי היא תלויה במשאבים ובבירוקרטיה, שאנחנו משטחים אותה כרגע. צריך להגיד, והיושב-ראש מכיר את זה מצוין, שאנחנו מדברים על ההבדל בין לוחם יס"מ, יסמ"ג לבין שוטר סיור. גם פה הכפלנו את כמות מוכשרי היסמ"ג במשמר הגבול, והמספרים רשומים לך על הדף שמסרתי לך. היום אנחנו נמצאים עם פי שניים לוחמי יסמ"ג במג"ב ממה שהיה לנו במאי 2021. הקמנו יחידות לביטחון אישי בתוך הערים, בעיקר בשיתוף פעולה מצוין עם צה"ל, שמבין את הצרכים של ביטחון הפנים. התאפשר לנו לגייס חמש יחידות של סיירות שמשרתות בתוך הערים, ואפשר לפגוש אותן בלוד, בעכו, בירושלים, בעפולה ומקומות נוספים. הסיירות עוסקות בביטחון האישי, וזה מאוד מאוד חשוב. כפי שציינה ראשת אג"מ לגבי המפקדות המשימתיות, גם פה עשינו כברת דרך מאוד ארוכה. הליבה והפיקוד עליהן הם של אנשי מג"ב מיומנים, שמוכנים לכל זירה. אני חושב שמה ששובר את השוויון היום זה ההתעקשות של המפכ"ל שכל המפקדות, גם באירועים הגדולים שעברנו בחודש הרמדאן, ביום ירושלים ובהרבה מאוד מופעים אחרים הגרעין הזה של המפקדה נשאר במחוז. זה מה שמאפשר לתת מענה ראשוני לאירועים מתפרצים עד לגיוס מערך המילואים, פלחו"ד, הטלת שוטרים נוספים. הכפלנו את כמות לוחמי היסמ"ג בחטיבה הטקטית. הקמנו חטיבה נוספת, חטיבה לביטחון פנים, שגם היא מוטלת לתוך הזירה במידת הצורך. שדרגנו מאוד את רמת הכשירות אם זה בתרגילים, אם זה באימוני מפקדות. בכל מה שקשור בבניין הכוח אנחנו נמצאים במקום אחר מאוד ממה שהיינו במאי 2021. יחד עם זאת, יש מקום לדאגה. אני לא אחזור על הכול, צריך לומר שבדוח יש פירוט גדול מאוד, מפורט מאוד, יפה מאוד ועמוק מאוד. לצערי,

בלי המשאבים ובלי היכולת לאפשר גיוס מאסיבי למשטרת ישראל, לא נוכל לתת מענה כמו שאנחנו רוצים איכותי, מהיר ושובר שוויון, באירוע הגדול הבא,

חבר הכנסת רביבו, אתה רוצה לצאת? כי אני רוצה לתת לרח"ט מודיעין. אבל אם אתה צריך לצאת, אז בוא קח שתי דקות. בבקשה.

למען האמת, גם שעתיים לא יספיקו. מה לעשות. דחיתי את פתיחת דיוני הוועדה שאני עומד בראשה כי הנושא הזה ממש בדמי. זו הסיבה המרכזית שבגללה החלטתי להיכנס לחיים הציבוריים. עד לפני כמה דקות הייתי משוכנע שהדיון הזה נועד לבחון את תגובת מדינת ישראל, משטרת ישראל, כלל המערכות, כתוצאה מהמסקנות של פרעות תשפ"א. ככה הייתי משוכנע. פרעות תשפ"א היו מורכבות משני אירועים:

המתקפה שהגיעה על מדינת ישראל מהשטחים; והשני, ההתנהגות של המגזר הערבי בתוך גבולות מדינת ישראל, שהחריבו אותנו ופגעו בנו הרבה יותר מאשר המשלוחים שקיבלנו מהחמאס ומהג'יהאד האסלאמי. אני מבקש, ברשותכם, בעניין הזה, לפני שאני יוצא, להשתמש ברשות הדיבור שלי ולהשמיע לנוכחים דקה אחת מתוך המון דקות שקרו במוצאי שבת, מתוך מאות רבות של דקות שקורות כדבר שבשגרה לצערי, ומיד אני ארחיב על זה.

טוב, אני לא אכאיב לכם כמו שזה כואב לי. שמעתי את זה עשרות פעמים. המופע ששמענו כרגע קורטוב ממנו התרחש במוצאי שבת ברמלה, במדינת ישראל, כדבר שבשגרה. שאף אחד לא יספר לי שיש היערכויות ויש תגובות. ואז אנחנו מתעוררים כשקרה משהו. וקרה משהו באירועי תשפ"א, ולא נערכנו. אנחנו צורחים על כך שנים. כחודש ימים לפני אירועי תשפ"א,

שהוא ראש עיריית לוד, הוציא מסמך מאוד מאוד מפורט, צלצל בפעמון בצורה הכי בולטת שהייתה יכולה להיות, והבהיר שזה מה שהולך לקרות. אני כאן כדי להגיד לכם היום שזה מה שיקרה, כי 400 אלף נשקים בלתי-חוקיים שמסתובבים במדינה היום הם פליליים ותוך שנייה הם יהיו לאומניים. אז שאף אחד לא ינסה להסתתר מאחורי כל מיני הגדרות והפתעות. אף אחד לא יכול לצפות שהמשטרה עם הכלים הכל כך מצומצמים שיש לה, עם כוח אדם חסר, עם חוסר ביכולות טכנולוגיות ועם כל ההגבלות המשפטיות, יכולה להתמודד עם כזה טרור. אני ער לכך שמפקדי תחנות המשטרה, לרבות המפכ"ל, ערים יומם ולילה. אבל אין בכוחם, הם לא קוסמים. ואנחנו פה בשביל להגיד שלהגדיר עכשיו "משמר לאומי", ו-"אנחנו בונים עכשיו מניפה", ו-"זה עדיין על הנייר", ו-"ייעוץ משפטי", ו-"מגבלות" לא יובילו אותנו לשום חוף מבטחים, לשום דבר. ולכן צריך לומר ביושר: חוק השב"כ, ואני מעדכן כרגע את נציג מבקר המדינה שאמר שהוא יודע שחוק השב"כ מתקדם לא מתקדם. זה חוק שאני כתבתי אותו, הגשתי אותו בימים הראשונים שלי כאן לאחר השבעתי. זה נכון שזכיתי לקבל אישור לקיום דיון מהיר בוועדת החוץ והביטחון בנושא, אבל כרגע החוק לא מתקדם. ועד שאנחנו לא נגיד פה, אדוני היושב-ראש ואדוני המפכ"ל, בקול ברור, שאנחנו חייבים סיוע של השב"כ באיתורים כאלה, במודיעין ובפיענוחים, אנחנו הולכים מדחי אל דחי, ולא שמורה לנו הפריבילגיה לעבור עוד כאלה פרעות. תודה רבה, אדוני. תודה רבה על הדברים המאוד חשובים. אנחנו נשמע אחר כך התייחסות בנושא הזה גם של הייעוץ המשפטי. ראש חטיבת המודיעין? אנחנו נעבור לחלק המודיעיני.

צוהריים טובים, היושב-ראש, צוהריים טובים חברי הכנסת. קודם כול, אני רוצה להודות למשרד מבקר המדינה על העבודה, ליובל ולאנשיו, שעשו את זה בשום שכל, בדרכי נועם, ובאמת ניהלו איתנו דיאלוג מקצועי, רציני ופורה. חטיבת המודיעין, ובכלל משטרת ישראל בהיבט המודיעיני, עברו בשנה האחרונה רה-ארגון מאוד מאוד משמעותי. חלק ממנו היה בעקבות דוח מבקר המדינה וחלק בעקבות התייעלות פנימית, כשחלק מהדברים היו משיקים אחד לשני. המוטו המרכזי בתוך הדבר הזה הוא שכל הדיסציפלינות המבצעיות הרלוונטיות חולקו נכון בין המחלקות השונות בחטיבה. אני אתייחס ממש בקצרה לסוגיות שהועלו פה על ידי מבקר המדינה. קודם כול, מבחינת הפערים במתן ההתרעה. במאי 2023, לאחר עבודת מטה מאוד מאוד עמוקה, נבנתה מחלקה שנקראת "מצפן", מחלקה רביעית במספר בחטיבת המודיעין. שם המחלקה הוא לא מהמילה מצפן, אלא זה ראשי תיבות: מודיעין צופה פני עתיד. המטרה של המחלקה הזאת היא לגשר על כל הפערים שעלו בדוח מבקר המדינה, ושעלו גם לנו מהשטח באירועי "שומר החומות", בדגש על מתן התרעה. כל תכליתה של המחלקה הזאת זה יצירת סנכרון רלוונטי בין כל המידע שנאסף על ידי הארגונים במדינת ישראל לא רק מידע משטרתי ליצירת תמונת מצב מודיעינית אחת, וכיוצא ממנה גם היערכות של משטרת ישראל. זה לגבי הפערים בגיבוש ובניתוח תמונת המודיעין. מבחינת הדיסציפלינות הרלוונטיות במחלקה הזאת היום, היא אמורה לנתח את המודיעין, לקלוט אותו, להעריך אותו ולהוציא ממנו את ההתרעה הרלוונטית. אני מקבל את מה שאמרת. מודיעין זה לא חברת ביטוח. אבל האם אתה חושב שהכיסוי המודיעיני מצמצם היום בצורה משמעותית את האפשרות להפתעה פעם נוספת? אני מיד מגיע לזה. תודה. אנחנו מדברים קודם כול על יצירת התמונה: גיבוש וניתוח תמונת המודיעין, ואחרי זה על הפערים בזרימת המידע. מה שקרה לנו ב-"שומר החומות" זה שהיה מידע, אנחנו לא ידענו לנתח אותו נכון בשלב ראשון, לא ידענו מי קיבל את המידע ברמה הארצית. היה נתק בין יכולת האיסוף שהייתה קיימת ליצירת תמונת המצב. המחלקה הזאת נותנת את הפתרון בצורה מלאה. האתגר שלנו הוא כמובן בגיוס ואיוש האנשים למחלקה הזאת, כי אלה אנשי מודיעין שאמורים להיות אנשי מודיעין מקצועיים לגמרי, גם ברמת המחקר, גם ברמת האנליטיקה, וגם ברמת המבצעים. אין פערים של אמצעים או של אישורים? אני כבר מגיע לזה.

ולכן אנחנו כרגע בסד עבודה אולי המרכזי ביותר בחטיבת המודיעין, של גיוס ואיוש הפערים במחלקה הזאת. אנחנו מדברים פה על תוספת של 30 תקנים. אנחנו מדברים על קצין בכיר בדרגת ניצב משנה שיעמוד בראש המחלקה הזאת, ועוד קצינים בדרגת סגן ניצב שיתנו את תמונת המצב, את הפערים - - - התקנים כבר מאושרים לכם? חלק. אנחנו הגשנו את עבודת המטה. כרגע אישרו לנו חצי מהתקנים - - - כי כרגע יש קושי לגייס אנשים ברמות האלה עם השכר שאנחנו מציעים להם. אז כמו שאמר המפכ"ל, חלק מהאתגרים זה האיוש, חלק מהאתגרים זה אישור של שאר התקנים בהיבט הזה. מבחינת המודיעין הרשתי: אני חושב שחטיבת המודיעין, ובכלל משטרת ישראל, עשתה קפיצת דרך אדירה. אנחנו כרגע בהטמעה של מערכת חדשה. המערכת כבר אצלנו, היא כבר עובדת. אני לא אפרט עליה כמובן אבל האתגר שלנו זה ההטמעה שלה ושכלולה. אפרופו השאלה שלך, חבר הכנסת שטרן אז כן, אנחנו מתמודדים עם רגולציה בעייתית מאוד בניטור הרשתי. לגבי חלק מהדברים אנחנו כרגע במשא ומתן עם יועמ"ש המשטרה ועם פרקליטות המדינה בהיבטים האלה, לגבי מה מותר לנו ומה אסור לנו, אבל - - - אתה מתייחס לסיפור עם פגסוס? זה האירוע? לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר כרגע על ניטור רשתי גלוי, שגם שם יש לנו אישורים רגולטוריים חוקיים שאנחנו צריכים לעבור. אבל הבסיס קיים. אנחנו עובדים איתו כבר. הוא ישפר לאין ערוך את יכולת המודיעין המשטרתית. ולעשות את זה עצמאית, בלי שב"כ. זה עצמאי לחלוטין, של משטרת ישראל. זה מה שהוא צריך. הוא לא צריך את השב"כ בכלל. כן, בבקשה להמשיך. עוד דברים שעלו בהיבט הזה: עיצוב מדיניות, קבלת החלטות אסטרטגיות, סיכול, מניעה ואכיפה כל הדברים האלה טופלו אחד לאחד. כרגע הם או בוצעו או במהלך ביצוע. כשאני מדבר על מהלך ביצוע, אני מדבר על סיום בחודשים הקרובים. סוגיית המודיעין היומינטי היא מאוד מאוד משמעותית. אנחנו הבנו שרכזי הכס"ב כיסוי בסיסי שפזורים במחוזות משטרת ישראל נשאבו מתוקף האחריות של משטרת ישראל לכיסויים אחרים, בעיקר כיסויים פליליים, כיסויים בנושא האמל"ח, הסכסוכים, ארגוני הפשיעה. זאת אומרת, נשאבו לתפקיד אחר. אנחנו החזרנו אותם לתפקיד המהותי שלהם, שזה מתן תמונת מצב עדכנית בכל אחד מהאזורים שהם אמונים עליהם. זה עובד כבר, זה מפוקח על ידי חטיבת המודיעין, אנחנו מקבלים על זה דוחות חודשיים. זאת אומרת שהפער ביומינט או במודיעין הגלוי מבחינת מתן התרעה, אדוני היושב-ראש היום ברמה אחרת לגמרי. היום אני יכול להגיד בצורה הרבה יותר בטוחה שבמידה ומחר התקנים שלנו יהיו מלאים, העסק הזה יעבוד ויוטמע בצורה מלאה והסיכוי לקבלת ההתרעה יהיה גבוה מאוד. זה לגבי מודיעין יומינטי.

הם הוכוונו לאירועי סד"צ המוניים, מיקוד וטיוב האיסוף המודיעיני הלאומני והסד"צי. נכון, היום הפער בין הפלילי ללאומני הוא מטושטש. עבריינים או פליליסטים "רגילים" זולגים לנו גם לתחום הלאומני, ובשעת קריאה הם כולם מתייצבים באותה דרך. ולכן הטיוב שלנו בהיבט הזה והצורך שלנו באחיזה המודיעינית שאנחנו צריכים בכפרים ובערים המעורבות הם הרבה יותר חזקים ועמוקים, ואנחנו בהחלט שם. מתבצעת הוצאת רכזים לאולפני ערבית כבר מהרגע שהתחלנו את הרה-ארגון בחטיבת המודיעין. אנחנו מדברים על קורסים מאוד עמוקים, ברמת אולפן. הם מקבלים את הבסיס לשפה, הם יודעים את הניואנסים ואת כל הדברים שהם צריכים לדעת בנושאים המקצועיים, על מנת שיוכלו להתמודד במהלך האיסוף. אנחנו הוצאנו בפעם הראשונה את הרכזים שאמורים לאסוף ברשת לקורס רשתי. אני לא ארחיב, אבל הקורס כבר בוצע והכשרנו 40 רכזים בהיבטים האלה ואנחנו ממשיכים לשלב הבא. מבחינת השת"פ עם הגופים האחרים, ובראשם עם השב"כ, כמו שאמר המפכ"ל, היום אנחנו במקום אחר לגמרי. אני יכול להגיד את זה בצורה ברורה, חד משמעית.

אבל מבחינת הקשר בינינו לבין השב"כ, הם חלק מאיתנו וגם אנחנו חלק מהם בצורה מאוד ברורה. גם המחלקה אצלם היא מחלקת מראה של מחלקת "מצפן" שלנו, והאנשים שם נמצאים בקשר יומיומי ושעתי. גובשה אמנת שיתוף פעולה בינינו לבין השב"כ. האמנה הזאת כבר כתובה, היא כבר עברה את השב"כ, וכרגע נמצאת במשטרת ישראל להתייחסות סופית. יש עוד כמה דברים קטנים שאנחנו צריכים לסגור, האישור המשפטי יעבור, ואנחנו מעריכים בצורה מאוד מאוד סבירה שבחודש הבא המפכ"ל וראש השב"כ יחתמו על האמנה הזאת. האמנה הזאת מקיפה את כל הנושאים הרלוונטיים בעבודה בינינו לבין השב"כ, ולא רק בפן המודיעיני. אמנם חטיבת המודיעין עסקה בגיבוש של האמנה הזאת, אבל כדיסציפלינה משטרתית על כל הנושאים. זאת אומרת שאני קיבלתי אחריות מהמפכ"ל לנהל את האמנה הזאת לגבי כלל משטרת ישראל, וככה זה בוצע. אז מה הפערים שלנו? אחד האתגרים המשמעותיים ביותר שאנחנו מתמודדים איתו, ולא רק בהיבט של "שומר החומות", זה הפערים ברגולציה, כרסום הכלים המשטרתיים בהיבטים המודיעיניים, במיוחד הטכנולוגיים. אנחנו מתמודדים עם אסדרות

גם בהיבטים של האזנות סתר, גם בהיבטים של זיהוי פנים, וגם בהיבטים של פריסת המצלמות. ולכן חייבים להבין, אנחנו לא יכולים להילחם בטנקים עם חץ וקשת. אנחנו צריכים כלים רגולטוריים חוקיים שייתנו לנו מרחב עבודה נכון. אני לא מדבר כרגע על פגיעה בזכויות האזרח, ואני לא מדבר על לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו מדברים על אסדרה ברורה, רלוונטית, מתאימה לתקופה של התקדמות טכנולוגית משמעותית בתוך המגזר של הפשיעה. אנחנו חייבים להתאים את עצמנו, ואפילו להיות צעד אחד קדימה. זה הפער המשמעותי ביותר שאנחנו מתמודדים איתו. מה עוצר אתכם? רגולציה. רגולציה, חקיקה. זה מה שעוצר אותנו בצורה מאוד ברורה. חלק מחברי הכנסת היו בישיבות הממשלה שהשתתפנו בהן, יודעים על מה אני מדבר. לא נרחיב על זה פה, אבל זה בהחלט פער משמעותי. עם כל שאר הדברים אנחנו יודעים להתמודד, ואנחנו מתמודדים איתם ביומיום.

תודה רבה. אנחנו נעבור לרח"ט דוברות. אנחנו בחטיבת הדוברות ביצענו בשנה האחרונה רה-ארגון, בהתאם למסקנות מ-"שומר החומות". הקמנו מחלקת תודעה, שכוללת גם מדור תודעה. כתבנו נספחים מתאימים ואישרנו אותם. אנחנו עובדים צמוד לצה"ל ולשב"כ בנושא הזה. השבוע אישרנו מש"קי תודעה לערים לוד ועכו, וגם שם יהיה מש"ק תודעה. באירועי הרמדאן האחרונים ובמצעד הדגלים הקמנו חמ"ל תודעה. אנחנו מתמודדים בעיקר עם הרבה פייק ניוז בתוך האתרים. היום מדינת ישראל מתנהלת בתוך הרשת החברתית: מחאות, הסתות, הכול מתנהל ברשת, כולל פייק ניוז, ושם אנחנו כחטיבת הדוברות מתמודדים עם זה. בנוסף, מבחינת ניטור רשתי בנושא התקשורת כרגע מחכים לתקציב. אנחנו נמצאים בקשר עם מספר חברות, וברגע שייצא מכרז אנחנו נבחר חברה שתעזור לנו. היום הניטור הדיגיטלי הוא מחויב המציאות. הניטור שיש כיום הוא מיושן מדי, זה הרבה יותר מזל מאשר מקצועיות. אנחנו רוצים להיות יותר מקצועיים, וזה כרגע הפער בתוך חטיבת הדוברות. המחלקה עצמה מאוישת באופן מלא, בראשות ניצב משנה, ואנחנו עובדים מזה מספר חודשים במתכונת החדשה. עד כאן בנושא הדוברות. הייעוץ המשפטי. מאז "שומר החומות" אנחנו הצלחנו לקדם מספר דברי חקיקה שאמורים לתת למשטרה כלים יותר טובים כדי להתמודד, בעיקר עם נושא הנשק הבלתי-חוקי. תיקון חקיקה של פקודת סדר הדין הפלילי, שמאפשר חיפוש ללא צו בעילות רחבות יותר - - - אבל החיפוש ללא צו לא עבר פה. מה עבר פה? חיפוש ללא צו. תיקון לפקודת סדר הדין הפלילי. או שאני סנילית או - - - אנחנו עשינו חיפוש ללא צו, הבאנו את זה לקריאה ראשונה ולא התקדמנו עם זה בוועדת החוקה. לא, חיפוש ללא צו במקרה שיש חשד לעבירה. החיפוש ללא צו עבר. זה אמל"ח. רק של אמל"ח אבל? אמרתי מראש, אמל"ח.

רצינו לעשות את זה רחב, בגלל אירועי "שומר החומות". אל תוותרו.

תיקון חקיקה נוסף שקובע עונש מינימום בעבירות של החזקה, נשיאה וסחר בנשק; הכרזות על חברות הזיקוקים והפגזים כחומרי נפץ לפי חוק חומרי נפץ; תיקון חקיקה שאנחנו מקווים שיתקדם זה בנושא האיירסופט, שאמור להסדיר את הרגולציה בתחום זה. ולצד זה, בינתיים, איסור יבוא של הכלים האלה, שיש לו עוד כמה חודשים בתוקף. אני מקווה שנמשיך לקדם גם דברי חקיקה אחרים שחשובים מאוד למשטרה. בנושא האחרון אנחנו נעזור. זאת תקלה חמורה. האיירסופט לא יקרה כל עוד הליכוד בשלטון. זאת האמת. יקרה. זאת האמת, והיא קשה, אבל הם לא רוצים. מה עבר בקריאה השלישית חוץ מהאמל"ח? כי יש כאן בעיה של חקיקה. בדיוק בשביל זה התכנסנו. החיפוש ללא צו, עונשי המינימום וההכרזה על זיקוקים כחומרי נפץ. את זה לא עשינו - - - זה רק תקנות. יש לכם סדר עדיפויות? כן, תגידו מה אתם רוצים, כדי שנוכל לסייע. זה המהות של האירוע - - - אני חושבת שהאיירסופט הוא מאוד מאוד חשוב. ואחרי האיירסופט? ואחרי האיירסופט יש לנו את חוק - - - הכלים הטכנולוגיים שחסרים למשטרת ישראל. נכון. כחוק? כחוק. מתי ניסיתם להביא את זה ולא הצלחתם? אין הזדמנות שלא מלקים אותנו פה על אותה פרשה אומללה - - של הפגסוס. - - של הפגסוס. ומאז קשרו לנו את הידיים, כיסו לנו את העיניים, ומצפים שאנחנו נילחם עם חץ וקשת.

- - - אתה לא צריך להגיד לו.

יש לנו משטרה מצוינת, עם אנשי מקצוע, אנשים חדורי מוטיבציה. הבעיה היא שאנחנו צריכים להתקדם עם הכלים בלי קשר לפגיעה בזכויות הפרט כשאתה עומד באירוע ואתה רוצה לאתר חשודים פוטנציאליים, אם זה בעזרת מערכת של זיהוי פנים או נושאים נוספים שאני לא אכנס אליהם כאן כרגע. אי-אפשר להתייחס אלינו כל הזמן בחשדנות, כאילו אנחנו הולכים לעשות ביצוע לא חוקי או שימוש שלא לצורך באותם כלים ואמצעים. בלי כלים כאלה לא ניתן להיות צעד אחד קדימה לפני העבריינים. הנושא הזה עולה כל פעם ובכל דיון. כשמגיעים לפה קציני משטרה, מעמידים אותם לקיר כנאשמים. הגיע הזמן שכולם יתפכחו פה ויבינו שטעויות יש, היו ויהיו. כשלים טכנולוגיים היו ויהיו. אין מערכות מושלמות. אבל אם לא ייתנו לנו את הכלים האלה בצורה שאנחנו צריכים אותם, כדי שנהיה צעד אחד קדימה לפני כל אותם אנשים שבאים לרחוש לרעתנו, אנחנו לא נגיע להישגים שצריך. אדוני המפכ"ל, אנחנו ניזום ועדה חסויה, נשמע אתכם, נעשה סדר עדיפויות ונראה מה אנחנו יכולים לקדם כוועדה. ברור לי לחלוטין שאתה לא יכול לתת פירוט יתר עכשיו. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני. אני מצטערת שאני לא יכולה להישאר עד הסוף.

אני עשיתי שלושה דיונים חסויים עם המשטרה על פגסוס. זה תקוע אצל סגנית היועמ"שית מררי מעל שנה, מאז ה-עאלק תחקיר של כלכליסט. ומאז שלחו את המשטרה לעבוד עם חץ וקשת, כשכל ארגוני הפשיעה כבר חזק בתוך האינטרנט, בדארקנט.

גם הפרקליטות יכולה לבוא לוועדה לביקורת המדינה - - - אתה צריך לפנות לעמית מררי במכתב, שתיתן למשטרה את הכלים שהם צריכים. נעשה דיון יחד עם מבקר המדינה ויחד עם גורמי המשטרה, ואחר כך אני אזמין אותה. אני אמרתי לך: את הדיונים על פגסוס כבר ניהלנו בבט"פ. היא סיימה את תפקידה, מירב. לא נורא.

לכל אחד מאיתנו יש מחליף. נכון. הוועדה לביטחון פנים ניהלה שני דיונים חשובים בנושא "שומר החומות", ב-13.12.2021 וב-4.10.2021. באחד מהם נכח המפכ"ל, ובשני שלומי שנמצא כאן, וגם מוריס חן. צריך להגיד שנעשו באמת דיונים מעמיקים, ואני רוצה להגיד תודה לסיגל ולאמיר, וגם למפכ"ל, שכיו"ר הוועדה הייתה לי הזכות שהוא הגיע לדיונים ונתן מצגת מלאה בעניין "שומר החומות". אז קודם כול להגיד לכם תודה. בעיניי, אירוע "שומר החומות", עם כל הקושי, ועם זה שאיבדנו שלושה שנהרגו באירועי הפרעות, בסוף זה נתן סטירה למדינת ישראל, נתן להבין איפה המשטרה נמצאת ואיפה מג"ב נמצא. יכול להיות ואני אומרת בזהירות שאם לא הייתה תמונת המצב הזאת של "שומר החומות", ספק אם היו מבינים את עומק הבעיה שיש למשטרה. אם אותו אזרח בלוד התקשר והתקשר, ואף אחד לא ענה לו במדינה הזאת אנחנו לפעמים צריכים להגיע לקצה כדי להבין את הבעיה, וזה להבדיל מהאירוע של בריחת האסירים הביטחוניים מ"גלבוע": עד שלא ברחו האסירים, לא הבינו שרוב בתי הכלא בכלל לא מבוטנים מלמטה. אז יש כל מיני דברים שאנחנו מקבלים מהם סטירה. למה אני אומרת את זה? כי כשאני הגעתי לנושא "שומר החומות", אמרתי לעצמי: "תביאו צבא, תעזרו להם". ממש לא, מי שצריך להתמודד עם אוכלוסייה אזרחית זה משטרה ומג"ב בלבד, כי הם עברו הכשרה כדי להתמודד עם אוכלוסייה אזרחית. דיברנו כאן המון על המשטרה וסד"כ. אבל הדבר הכי חשוב הוא שבסוף האירוע היה אזרחי. הוא היה בתוך לוד, בתוך עכו, ברמלה, בבאר שבע, בירושלים. אני הסתובבתי עם הוועדה בלוד ובעכו. כן היה לי חסר שהמפכ"ל לא בא ואמר: "פתחנו תחנת משטרה בשכונת הרכבת בלוד". זה דרמטי. לא הייתה שם תחנת משטרה בכלל. לגבי התחנה שנשרפה בעכו, אנחנו היינו שם וראינו תחנה חדשה עם שוטרים, שיש להם אפילו סגווי כדי להסתובב בעיר העתיקה יותר בקלות. אני רוצה לשמש כמליצת יושר של המשטרה, ויש לי כבוד אליה, אתם יודעים את זה ואני תמיד אומרת את זה. אבל אמרתי זה רק אחרי שנה וחצי שלי כיו"ר ועדה, כי בפגישה הראשונה שלי איתם אמרתי להם: "איפה הייתם, מה עשיתם". אבל בסוף, אחרי שנה וחצי בתפקיד, אחרי שהסתובבתי בואו נדבר. תדברו על safe city של עכו ולוד. תדברו על דברים שבהם הבנתם שהדבר הכי חשוב זה האוכלוסייה האזרחית. אתה מדבר על דוברות ועל ניטור ברשת? איך העבודה שלכם עם טיקטוק? מי שהוציא את אותם האלימים לרחובות זה לא היה מסגד. מי שהוציא אותם לרחוב זה הרשת בטיקטוק. אנחנו הבאנו לפה את הטיקטוק הבין-לאומי - - - מירב, המסגדים לא מסיתים. גם במסגדים הייתה הסתה. ואליד אלהואשלה (רע"מ,

לא. עזוב,

הרשימה הערבית המאוחדת): - - - אותו אלבאז שהוזכר כאן, שישב בלוד, הוא מסית.

והעבודה מול טיקטוק היא דרמטית למבצע הבא, כי אם אתה תוכל לטרפד סרטונים לפני שיוצאים זה משמעותי. אני רוצה להגיד לכם שהסקירה הייתה מרתקת וחשובה, אבל מאוד מאוד חשוב הצד האזרחי. יש כאן שכנים שקמו בבוקר ושרפו את הבית של השכן. אני הייתי בעכו, הסתובבתי בצימרים, ב-"האפנדי" ששם איבדנו את מלח הארץ הר-אבן. הסתובבתי, והסתובבתי, והסתובבתי. ואז ראיתי צימר שרוף. ועוד צימר שרוף.

ואז ראיתי צימר למטה שהוא לא שרוף, ושיש לו עוד קומה. ושאלתי: "תגיד, איך זה שהצימר הזה שרד? הרי שרפו את החאן שלוש פעמים. שרפו וחזרו עוד פעם. שרפו וחזרו עוד פעם, כדי לוודא שלא נשאר כלום".

"כי למעלה גרה גברת ערבייה, אז הם פחדו שאם הם ישרפו את הצימר למטה היא חס וחלילה תמות". אז האירוע הוא אירוע אזרחי, וזה היה לי מאוד מאוד חסר, כי גם עשיתם דברים. מאוד מאוד חשוב לבוא ולדבר על זה. "שומר החומות" זה בנפשי. באמת. הייתי אצל פרץ עמר, מפקד המחוז, ביום חמישי, שנתיים אחרי "שומר החומות", ושאלתי אותו: "אתה ערוך ל-"שומר החומות" הבא?" כי הרי ב-"שומר החומות" בכביש 25 תלשו עמודי חשמל. לא היה כדבר הזה. מי תולש עמוד חשמל? הרי בן אדם לא יכול להוריד את זה. אבל חשוב מאוד מאוד ואת זה אני אגיד בשבילכם כי הסתובבתי ברגליי עם כולם להיות עם הפנים קדימה, לשפר את הטכנולוגיה, למנוע את סרטוני ההסתה. אבל גם להיות כל הזמן בקשר עם האוכלוסייה האזרחית, שבסוף היא זו ששילמה את המחיר. לקרוא כתבה לפני שבועיים על אותו בחור שעדיין נמצא בשיקום שבאמת, הלב יוצא אליו, ולהבין שזה האירוע. את יודעת למה, סיגל? כי בסוף אתם לא הצבא. האוכלוסייה רואה אתכם את השוטרים. אני אגיד משפט אחרון, וזה הכי דרמטי בעיניי: אם לא יהיה שכר לשוטרים בשנה הזאת

לא יהיו שוטרים. אני פגשתי לפני שבועיים שוטרת מדהימה מבילוש, שאמרה לי: "מירב, אני על הקצה". ואמרתי לה אני, שזה לא הממשלה שלי, ואתם יודעים מה דעתי על השר הזה, ואני לא אכנס לזה עכשיו כי אין לי זמן - - - למה? עזוב, אין לנו זמן. יש פה הרבה חברי כנסת שרוצים לדבר. חוץ מזה, כל מי שעוקב אחריי יודע מה אני חושבת.

אמרתי לשוטרת הזאת: "תישארי, אל תלכי. תאמיני לי, זה ישתפר השנה". ואני אומרת לכם, ולדעתי סיגל אמרה את זה גם בכנס הרצליה, אם השנה אין עליית שכר אנחנו יכולים לקפל, כי שוטר לא יכול להמשיך לקבל 7,000 ש"ח ולהתמודד עם כאלה מאורעות, או סתם לבצע 13 משימות במקביל.

אני מתנצלת, יש לי הרבה מה להגיד, אבל ניסיתי להתכנס לנקודות החשובות. תודה על הדיון, תודה למפכ"ל שבאת, ולמיקי שהתעקש שתבוא.

היו כאן שלושה דיונים. אני יודעת שלוועדה שלי באת תמיד. הוא לא אשם שהוא לא בא. הוא לא אשם. אני אמרתי לו תודה. אני יודעת שהוא לא אשם, תאמין לי . חבר הכנסת צבי סוכות. אם לחברי הכנסת יש זמן אני רוצה לתת אחר כך לראש עיריית לוד כמה דקות. אז בבקשה, חבר הכנסת סוכות. תודה רבה. קודם כול אני חייב לומר שאני די המום. אני חשבתי שאנחנו נגיע לכאן ונשמע שהמשטרה פחות או יותר ערוכה לדבר הזה. יש לי הרבה כבוד למשטרה ולמפכ"ל. לפחות ממה שהם אמרו כאן, וגם ממה שאני שומע מהשטח, המצב בשטח השתפר מאוד מאז "שומר החומות". ועדיין, אני יוצא מכאן מודאג. תראו, יש כמה עניינים שאני לא שמעתי לגביהם התייחסות כאן, ואני כן הייתי שמח לשמוע. לפי מה שאנחנו מבינים כאן, נכון לעכשיו,

כמו שאמרה ראש אג"מ, אם אנחנו נגיע למערכה הבאה לא נגיע אליה מספיק מוכנים. אני רוצה לדבר על זה שבסבב הקודם היו ארגונים מסודרים כמו ועדת המעקב, ועדות העם, אתרי אינטרנט כמו אל-ג'רמק, שהם פרסמו את כל המוקדים של הפרעות. בסוף, עם כל חוסר היכולת להתמודד עם הקצה, אחרי שכבר יש את הפרת הסדר ואז אתם צריכים את כל השוטרים, את כל האמצעים ואת כל הדברים שדוברו כאן, אני לפחות לא מכיר שנעשה מספיק באיתור של האנשים. ואני מניח שאין כל כך הרבה אנשים שמארגנים את הפרות הסדר האלה. בכל מקום שיש תהלוכה, בסוף יש מישהו שמארגן אותה, היא לא ספונטנית. האנשים האלה עדיין פעילים, אתר האינטרנט הזה עדיין קיים והוא עדיין מפרסם הפגנות. ועדות העם שפרסמו בזמנו את ההפגנות של "שומרי החומות", עדיין פעילות בערים המעורבות. אז אני אשמח לשמוע התייחסות שלכם לעניין הזה. הדבר השני הוא פיגועי ירי שהיו בלוד. לפחות למיטב ידיעתי הם טרם פוענחו. אני לא יודע אם זה חונה אצלכם או אצל השב"כ או אצל מישהו אחר, אבל בעיניי זה משהו שאי-אפשר להשלים איתו. היו ארבעה פצועים מירי בארבעה פיגועים שונים. זה לפחות ממה שאני מכיר, ויכול להיות שאני טועה. תוכל לחדד אחר כך? כי אני לא מכיר מקרה של ירי בלוד שלא פוענח.

אם זה לא נכון זה לא נכון. זה מה שנמסר לי - - - אומר לך המפכ"ל וראש חטיבת המודיעין שפענחו הכול. אגב, יש גם דיון בשבוע הבא על זה, אם אתה רוצה.

אוקיי, אז אני אעדכן את הארגון שמתעסק עם זה.

בזה הפיענוח מאוד גבוה. תודה רבה. ודבר אחרון, וזה מתוך הרבה כבוד למפכ"ל, גם ברמה האישית. אני חושב שיש לנו משהו שקרה אז, בהתבטאות ההיא "טרוריסטים משני הצדדים". החברים שלי שהיו בלוד באותה תקופה ומצאו את עצמם מול הפרעות האלה, אני חושב שהם נפגעו מהדבר הזה והרגישו שההתייחסות - - - אני לא אמרתי "טרוריסטים משני הצדדים". אני אמרתי שמי שעושה לינץ' הוא טרוריסט.

אבל האווירה שיצאה מהאמירה הזו הייתה מכלילה. אם אתה אומר שזה לא מה שאמרת אני אשמח לשמוע את זה.

זה לא מה שהוא אמר - - - מישהו שפתח לשכה במקום מסוים גם כן גרם לאיזושהי תבערה כוללת בעניין הזה. אז אני לא רוצה להיכנס להיבטים הפוליטיים, אני משתדל להתעסק בנושאים מבצעיים. אני אגיד לך: הוא לא אמר את זה.

כשהייתה הסיטואציה בלוד, לאנשים לא ענו לטלפון, והם היו שם בסיטואציה מאוד קשה.

יש לי הרבה כבוד למפכ"ל מהרבה סיטואציות בחיים, אנחנו מכירים עוד מהתקופה שהוא היה מפקד מרחב שומרון. לגבי האירוע הזה באופן ספציפי, אם הובנת לא נכון אני אשמח, גם בשביל אנשים ששמעו את זה אז. דברים קרו לא רק בלוד. אני אגיד בצורה ברורה. אז אני שמח מאוד לשמוע. תודה רבה. אפשר להעלות בבקשה את ראש עיריית לוד? שלום לכולם. אדוני היושב-ראש, אדוני המפכ"ל, ראשית סליחה שאני לא משתתף בדיון. פשוט הדיון הזה נדחה חמש-שש פעמים והיום יש לי ישיבת מועצה, ולכן לא יכולתי להגיע. אבל אני באמת מברך על הדיון, אני חושב שהדיון הזה הוא חשוב מאוד. העיר לוד מתמודדת שנים רבות עם בעיות של משילות, שמעיבות על חיי היום-יום וזורעות פחד. אני שמעתי את דבריו של אחי הבכור, והוא דיבר מדם ליבו כי הוא באמת חווה יחד איתי את הבעיות שיש לנו כאן בעיר. אני בהחלט רוצה להתייחס לאותו מכתב שאחי ציין, לא חלילה בשביל להקניט מישהו, ולא חלילה בשביל להתגאות, אלא כדי שנלמד להבא. בסופו של דבר האדם הקשוב ביותר, איש המודיעין מספר אחת שיש היום בכל יישוב זה ראש העיר. אני יודע הרבה יותר מהמשטרה מה קורה בעיר בכל רגע נתון, כי בכל רגע נתון אני מקבל אלפי הודעות ווטסאפ ואני יודע מה קורה.

המכתב הזה נכתב ב-18 באפריל, 21 יום לפני פרוץ "שומר החומות", ואני חושב שאף אחד מכם כולל הדוח עצמו, שמתחיל רק עמוק בתוך מאי, לא חשב אז שב-18 באפריל הולך לקרות משהו. אבל אני חשבתי שכן.

כי אני הבנתי. ראיתי את הטיקטוקים, ראיתי את האווירה, ראיתי איך התחיל הרמדאן חמישה-שישה ימים קודם לכן, והבנתי שמשהו נורא הולך לקרות. אגב,

זה מכתב שהופנה לכל ראשי המדינה, גם לדרג הביטחוני, לכל הדרג המדיני, וגם לראש השב"כ. הרגשתי שלא כולם מבינים את גודל האירוע, ולפעמים נוטים קצת להגיד שהרביבו הזה הוא מגזים ורואה שחורות. אני כותב פה: "יש בלוד משטרה מצוינת, אולם המשימות בלוד גדולות על תחנה מקומית. משטרת לוד לבדה לא תוכל להתמודד עם התופעה הזאת. העיר לוד שונה מכל ערי ישראל,

היא העיר היחידה בישראל שכל שכונותיה מעורבות. תושבי לוד חווים מדי יום אירועים קשים. בלוד קיימת אווירת פחד, אווירת טרור, מערב פרוע, המצביע על ריבוי אמל"ח, כלי נשק בלתי-חוקיים". אני מדלג. "העיר לוד על סף פיצוץ" ככה אני רושם 21 ימים לפני "שומר החומות". אני כותב ככה: "ולכן אני דורש כינוס בהול של הקבינט הביטחוני, יציאה למבצע "חומת מגן 2" לאיסוף הנשק הלא-חוקי, ביצוע מעצרים נרחבים, חילוט כסף ונכסים של העבריינים. אנחנו דורשים הצבת 1,000 לוחמי מג"ב, כולל גיוס מילואים". צחקו עליי ואמרו לי: "על מה אתה מדבר? איזה 1000 לוחמי מג"ב?" בסוף זה הגיע. ואז אני כותב בסוף: "אם לא יוכרז בקבינט על מבצע כאמור, נשבית את העיר תוך 30 יום". לצערי זאת נבואה שהגשימה את עצמה, כי 30 יום אחרי, ב-18 במאי, העיר הייתה סגורה ומסוגרת. אני יכול להגיד שמאז המשטרה שאנחנו רואים היום היא לא אותה משטרה. המשטרה היום הרבה יותר טובה, הרבה יותר חותרת למגע, הרבה יותר מבינה קלה כחמורה, והיא זמינה יותר. ואני רוצה לפרגן למפכ"ל על השינוי הגדול שנעשה במשטרה בשנתיים האלה. יחד עם זאת, המשטרה היום יותר רזה משהייתה אז. דיברתם פה על השוטרים בלוד. העיר לוד גדלה ב-10,000 תושבים.

זה דבר מפתיע ומדהים, כי בימים הראשונים אחרי "שומר החומות" הייתה פה אווירה שלילית, אנשים פשוט עזבו וחלקם לא חזרו. אבל מאז התאוששנו,

יש פה שיווקים גדולים, הסכם גג גדול, והעיר גדלה ב-10,000 תושבים. אבל היא קטנה ב-56 שוטרים. למרות המאמצים הגדולים של המשטרה להביא לפה מפקדה משימתית, זה לא אותו דבר. אין דין שוטר שנמצא קבוע במשטרה לשוטר שמגיע למשימה של שבועיים-שלושה או אפילו לחודש-חודשיים. זה לא אותו דבר. ולכן אנחנו צריכים למצוא פה פתרון עד שיוקם, עד שיתגברו. צריך לתגבר את השוטרים בלוד. למשטרה בלוד חסר שליש מכוח האדם, וזאת עיר עם האתגרים הגדולים ביותר. לא בכדי ביקשתי לשלב גם את השב"כ, ואמר את זה פה גם אחי: התפר בין הפלילי ללאומני הוא דק מאוד. לצערי, מאז אותו "שומר החומות" ההתחמשות של החברה הערבית היא בקצב עלייה גדול ומדאיג מאוד, כולל נשקים אוטומטיים. שומעים את הצרורות פה מדי ערב. זה אומר ש-"שומר החומות" הבא, אם חלילה הוא יפרוץ, כבר לא יהיה ברמה של ירי פה וירי שם. זה יהיה הרבה יותר, כי כמעט בכל בית יש נשק. אנחנו מבקשים מהכנסת להוביל את החקיקה לגבי עונשי מינימום, את איסוף הנשק הלא-חוקי. אני מצפה, עד שתתוגבר המשטרה, לקבל החלטה ששוטרים שמשרתים במשטרת לוד יקבלו תמריץ,

כי השירות בעיר מעורבת הוא שונה מביישוב שהוא כולו יהודי או כולו ערבי. בעיר מעורבת רמת החיכוך היא גדולה, רמת הנפיצות גדולה, וכל שבוע מעדכן אותי מפקד התחנה המצוין שלנו שיש עוד ועוד שוטרים שעוזבים. אז יש דברים שצריך לעשות מייד.

המפכ"ל בישר לי שהיא סוף סוף תתוקצב, כי אנחנו כבר סיימנו את הליכי התכנון והרישוי. אנחנו מצפים שכבר השנה תהיה תחנת משטרה ראויה, ולא אוסף של קרוואנים, שלא מכבד את השוטרים ולא מייצר הרתעה לעבריינים. אני לא רוצה להאריך. הדיון הזה הוא באמת חשוב. חשוב שנלמד מה היה בלוד, עיר שהיא באמת עיר טובה, עיר חשובה, אבל רמת הנפיצות והחיכוך בה הן יום-יומיות. תודה רבה לכם על ההקשבה, ובעזרת ה' שלא נדע עוד אירועים כאלה. תודה רבה, ראש העיר. חבר הכנסת שטרן, בבקשה. טוב, כמה דברים. גם אני חושב שמה שעובר פה כחוט השני זה ההתקדמות של המשטרה, כמו שאמר ראש עיריית לוד וכמו ששמענו. למרות שהתכנסנו לשם הדוח היסודי של מבקר המדינה, אני חושב שצריך להזכיר שהטיפול הוא לא רק משטרתי. אסור לנו לחשוב לרגע שאם המשטרה תהיה עוד יותר טובה, ואם יתממש כל מה שדובר כאן, אז פתרנו את הבעיה. לא פתרנו את הבעיה, אלא אולי גלגלנו אותה קדימה. אבל אם ההתמודדות לא תהיה חובקת תחומים ודיסציפלינות של משרדי הפנים, חינוך, רווחה, כל מה שיש סביב הנושא הזה של הערים המעורבות, אז אנחנו עשינו דרך אבל לא פתרנו את הבעיה. אני לא רוצה לחזור על כל מה שנאמר בדוח.

שמח שהמשטרה אומרת שלפחות מבחינת האמצעים יש להם אותם. זה לא היה - - - זה לא מושלם. אין לנו. אמר המפכ"ל שהוא צריך תקציב. אבל תכף אני אתייחס.

יש לו תשעה מיליארד שקל תוספת... עוד לא ראינו את זה. על מה אתה מדבר - - -? כשהוא יראה את המיליארד שקל אז הוא יגיד. אני ישבתי באוצר, אני יודע מה זה תשעה מיליארד שקל.

הוא לא יכול להגיד. אני מגיב. תשעה מיליארד שקל תוספת. יש את זה בתקציב המדינה? - - - אני חושב שזה חשוב, מה שאמרת. אני חושב שהדילמות שעלו כאן, שמוטלות לפתחנו, זה סוג של התנגשויות של הערכים שאין מה לעשות. זאת אומרת, בין הרגישות לחופש הפרט, לזכויות האזרח, נקרא לדברים החשובים האלה איך שרוצים לבין חיי אדם בצד השני. כשבסוף הדברים האלה עולים לנו בחיי אדם, אני לא בטוח שאנחנו בנקודת האיזון הנכונה. אנחנו, בכל המערכות הביטחוניות שלנו לאורך שנים, כשטעינו במשקל שאנחנו נתנו לחלק מהערכים על חשבון הערך של חיי אדם אנחנו שילמנו מחיר. ולכן, צריך להגיד את האמת, הוועדה לביקורת המדינה היא אחרי שמשהו לא נעשה כמו שצריך. חבר הכנסת סוכות, הנציג היחיד של הקואליציה פה, אם מלכתחילה ועדת החוקה הייתה מקדישה את הזמן שהקדישה למהפכה הזאת, ואם היה קצת זמן לנשום מהדברים החשובים מאוד האלה - - - אני מזכיר שאנחנו הממשלה הראשונה שהעבירה מיליארדים למשטרה. סליחה, תן לי להגיד לך, כמי שבילה שם ימים ולילות. להקדיש חלק קטן מהזמן לדברים האלה, שבקצה שלהם ממש יש חיי אדם. וגם בוועדות אחרות, כמו שכבר נאמר פה על שכר השוטרים, וזה לא יעזור לנו כמה תקנים אנחנו נפתח אם אנחנו לא נדע למשוך כוח אדם טוב למשטרת ישראל. ואני יודע שיש כוח אדם שבא, אבל אני גם יודע שיש דלתא מסוימת, מה שנקרא, בין ציונות לבין תנאים חומריים. כשהדלתא הזאת גדולה מדי, כל הציונות שבעולם, כל החשיבות שבעולם, הן לא יגשרו ויאפשרו לאנשים הטובים לבוא למקומות שאנחנו כמדינה רוצים אותם. ולכן גם בזה המערכות האחרות לא רק אלה שמקצות, אלא גם אלה שמאשרות את התנאים האלה צריכות לעבוד יותר מהר. הזמן של כולנו פה הוא יקר. אתם עושים עבודה חשובה, אני אומר את זה למפכ"ל. אנחנו שומעים ורואים, אנחנו לא מסתערים על סוגים שונים של התבטאויות. כמו שציינת, הכי קל זה לשים את לובשי המדים בוועדות ולירות עליהם.

זה קורה לנו פה כחלק מתרבות עצובה, בעיניי לפחות. דרך אגב, אנחנו פה גם בשביל להגן על לובשי המדים. לא רק בגלל שלבשנו מדים, אלא בגלל שאנחנו מבינים שזה הכי קל ללכת על אלה שמוגבלים בלדבר. לא נגיד שהם לא יכולים לדבר, אבל מוגבלים בלדבר. ואני גם שמח שאתם מזהים ומטפלים באתגרים

הצלחתכם הצלחתנו. עוד משפט אחד. אני מציע לכולנו לגבי ההכללות האלה שלעיתים נשמעות על החברה הערבית, או אפילו על עצם המעורבות בערים כיוצרת בעיה לשים הערת אזהרה, כי בתוך כל הגופים האלה ובתוך כל האוכלוסיות, משני הצדדים, ישנם גם אנשים טובים מאוד, ציוניים מאוד, שמחפשים את השקט לא פחות מאיתנו.

חד משמעית.

שלום לכולם. אני רוצה להגיד בקצרה שאנחנו, מנהיגות החברה הערבית, כל הזמן דרשנו לאסוף את הנשק הזה. במשך שנים אנחנו דורשים וזועקים לאסוף את זה כי הנשק הזה שמסתובב בחברה הערבית פוגע קודם כול בנו. הדוח של מבקר המדינה שם דגש על נושא הביטחון המבצעי של המשטרה. אני רוצה שאנחנו נשים לב גם לדברים אחרים לנושא החברתי, לנושא הכלכלי בערים המעורבות, כי הדוח של המכון הישראלי לדמוקרטיה מצביע גם על הכשלים בנושאים האלה. יש פערים עצומים גם בנושא השכר הממוצע בערים המעורבות: אזרחי יהודי מקבל בממוצע 15,000 שקל לעומת 8,000 שקל שמקבל אזרח ערבי. לפני שבועיים היה כאן דיון בראשותו של מכובדי מיקי לוי, על צעירים חסרי מעש בחברה הערבית, שמכל שלושה אחד לא עובד ולא לומד. ואז זה הופך להיות בעיה שלך.

מנסים לפתור את זה.

כל הגורמים הרלוונטיים, צריכים לשים דגש על הנושא הזה. אנחנו רוצים לחיות בערים וביישובים שקטים. הנשק הזה לא משרת אף אחד. אנחנו מבקשים ואומרים בריש גלי: צריך לאסוף את הנשק הזה.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. צוהריים טובים לכולם. קודם כול, אני שמח שהתעקשת שהמפכ"ל יגיע. אני זוכר שדיברנו על זה במליאה, ואני שמח לפגוש את המפכ"ל בוועדה. אני רוצה להגיד לכם ש-"שומר החומות" זה אפס לעומת מה שיהיה בעתיד. אנחנו צריכים לראות את הדברים בצורה ברורה. אם היום צעיר ערבי לוקח נשק ויכול לרצוח את מי שהוא רוצה, ויודע שהסיכוי שהוא ייתפס זה אפס, אז ב-"שומר החומות" הבא זה יהיה נגד המשטרה, נגד שומרי החוק. אני אומר לכם דברים מאוד קשים, אבל זה מה שיהיה ב-"שומר החומות" הבא. אני שמעתי ממפקד מג"ב שאנחנו דוחים את האירוע הבא. זה אומר שיהיה האירוע הבא, ואנחנו יודעים שיהיה האירוע הבא. ואני שומע את איש המודיעין, שאומר: מבחינה מודיעינית יש לנו שליטה היום ברכזים שלנו. אם יש לך שליטה ברכזים שלך, איך אתה לא מצליח לתפוס את אותם רוצחים,

את אותם צעירים שמטילים אימה במגזר הערבי? כולם יפנו את הנשק נגדנו בסופו של דבר. אני הייתי שר וישבתי בוועדת השרים למיגור האלימות. נפגשתי עם המפכ"ל כמעט כל חודש בנושא הזה. אני יודע כמה נשק מסתובב היום במגזר הערבי. עכשיו משתמשים בנשק הזה בשביל לקבל כסף, דמי חסות, בשביל להפחיד. אבל אף אחד לא מבטיח כאן שהנשק הזה לא יופנה כלפינו בעתיד, ויירו על השוטרים, יירו על המג"בניקים, יפחידו את השוטרים ואת המג"בניקים, ולא רק את האזרח הפשוט. אני אמרתי בצחוק לגבי התשעה מיליארד שקל. שמעתי גם את ראש אג"מ שאמרה שחסרים 8,000 שוטרים, 4,000 מילואים. זה מספרים שלא נתפסים. או שזה הכיסוי שלכם לפעם הבאה או שזאת האמת. אבל אני אומר לכם: זאת האמת. אני יודע שזאת האמת. אני עברתי על התקציב שלכם, ומה שמופיע בו זה רק הטייס האוטומטי. לא הייתה לכם שום תוספת. אדוני היושב-ראש, אם תהית וחשבת שיש תוספת שם לא הייתה תוספת שם.

מי שאחראי על המשטרה זה המפכ"ל, לא השר. השר מתווה מדיניות. אבל האחריות היא של המפכ"ל.

אנחנו נילחם. גם אנחנו נהיה איתו. אני כל פעם מעלה את הנושא הזה בוועדת הכספים. אנחנו נילחם בשבילכם. אבל גם אתם צריכים להגיד את זה בצורה ברורה. לא יכול להיות שאזרחי ישראל יחשבו שקיבלתם תשעה מיליארד שקל, ובעצם לא קיבלתם - - - זה כבר ירד.

אני אומר לך זה לא יכול להיות. כי אחרת, עם תקציב כזה שיש לכם, ועם המחסור שיש לכם, "שומר החומות" הבא יהיה צרה צרורה בשביל כולנו. אני רוצה את השוטרים הכי טובים במשטרה. אני רוצה שהצעירים הכי טובים ילכו למשטרה. משפט אחרון, ואני נוגע רק בנושא של שכר השוטרים: בסוף השבוע יצא לי לשבת עם קצין צעיר. הוא אמר לי: "תשמע, אני הולך לעזוב את המשטרה". ואני שואל אותו: "למה?". הוא אומר לי: "המשכנתה שלי עלתה ב-1,800 שקל, יש לי שני ילדים, ועם השכר שאני מקבל אני לא יכול לכסות את המשכנתה ולתת חינוך טוב לילדים שלי. אני עובד ואשתי עובדת, וזה לא מספיק לנו". לכן אנחנו כאן בכנסת צריכים לדאוג לאותם צעירים טובים שיש לנו במשטרה. תודה לכם. תודה רבה. קצין הביטחון של עכו, בבקשה. שתי דקות. אני איש משטרה לשעבר. בערב הראשון של האירועים עצמם הסתובבתי, הייתי בתוך ההפגנה, והייתי בתוך עכו העתיקה. ראיתי את האירועים בעיניים שלי, כולל אחד מסיירי הביטחון שלי שבוצע בו לינץ', שעד היום הוא לא חזר לעבודה ומקבל טיפולים. אני תכף אגע בקטע של המשטרה, כי זה חשוב, אבל עוד לפני: הבעיות של כל הסיפור הזה זה לא רק המשטרה. זה חינוך, זו אכיפה של הרשות.

כשאני מגיע למפקד התחנה בעכו העתיקה, הוקמה שם תחנה עם 18 שוטרים, עם ריינג'רים, שעובדים שם 24 שעות ביממה. לפני כן התחנה בעכו העתיקה הייתה נסגרת, כי היו שם רק שני מש"קים. מעבר לזה, הפעילות שמבוצעת כדי להחזיר את המשילות זה לטפל בכל אותם בעלי סירות, לטפל בכל האנשים שמשתלטים על השטחים המשותפים, לבצע הריסה של תחנות סמים ענקיות כמו אבו עייש, ועוד ועוד ועוד פעילויות שהמשטרה עושה ביחד עם הרשות. יש לנו ראש העיר שהוא ליכודניק והסגן שלו שייך לתנועה האסלאמית, ובסוף כולם עובדים ביחד. וזה כל העניין. אני נולדתי וגדלתי בעכו, ואחרי השירות במשטרה חזרתי לעבוד בעכו כחלק משליחות. ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה שבעולם: אני ראיתי את אותו לילה. באותו לילה אותם שוטרים התעסקו רק בלחלץ את אותם אנשים מתוך המסעדות. הם לא יכלו לעשות את זה, לא בגלל שהם לא רצו לעשות את זה, אלא בגלל שלא היה מי שיעשה את זה. השת"פ היום הוא מעולה, גם של המשטרה, גם של הכיבוי, גם של מד"א וגם של הרשות. רשות שבסוף לא לוקחת אחריות וכל הזמן מתעסקת עם המשטרה עושה טעות. ואני אגיד משהו בנימה אישית. הייתי 29 שנים במשטרה. הארגון הזה כל כך חשוב לי. המפכ"ל היה המדריך שלי, ויצא לי לעבוד עם חלק גדול מהקצינים שנמצאים פה. כל החברים שלי הם במשטרה, ואני ביום-יום מדבר עם הרבה שוטרים. תראו, פעם במחוז הצפוני שוטרים לא עזבו. מי שמכיר יודע שתמיד הייתה בעיה בירושלים ובתל אביב. במחוז הצפוני שוטרים לא עזבו. מי שמתעסק היום עם הגיוס מבין שגם במחוז הצפוני שוטרים עוזבים את המשטרה בגלל שכר. תודה. תודה רבה. דב יונג, בבקשה. שתי דקות. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני יושב פה בתור אחד שמכיר את המערכת היטב, ואני רוצה לומר כמה דברים. אני לא רוצה לחזור יותר מדי על הדברים שנאמרו כאן, אני רק רוצה לגלות סוד: תקן לא רודף אחרי גנב, תקן לא תופס מחבל. הפעילות של המשטרה ומשמר הגבול בשנתיים-שלוש האחרונות היא פעילות שעולה ברמתה ובאינטנסיביות שלה על כל הצבא המפואר יחד, ויסלח לי מי שיסלח לי. דבר נוסף, שלא הוזכר פה וחבל: הארגון היחידי שהבין לאיזה ברוך אנחנו הולכים להיכנס זה המשטרה. למרות שהספורט הלאומי הוא לרדת על המפכ"ל ועל מפקד מג"ב ועל השוטרים, ברגע שהמפכ"ל קיבל את המינוי הוא כבר עשה הערכת מצב לגבי הברוך שמתקרב אלינו, ומפקד מג"ב והמשטרה התחילו לעבוד באותו רגע. אני הייתי בין אלה שהקימו את המפקדות המשימתיות ב-2003, אחרי ועדת אור. מה זה אומר "מפקדות משימתיות"? זה אומר "second best": אין לנו שוטרים, אין לנו אפשרות, אנחנו נאסוף מן היקב ומן הגורן, ניקח אנשי מודיעין ואנשי חקירות וכל מיני חבר'ה, נעשה להם איזו הכשרה, נאגד אותם במפקדות של 500 איש בכל אחת. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לנו כרגע שש-שבע מפקדות, זה מצביע מייד על חוסר של 4,000 שוטרים מבצעיים. מה זה משמר הגבול, עם כל הפאר ועם כל הפעילות שהם עושים? קצת פחות מ-4,000 שוטרי קבע. למשטרה חסר 8,000, זה לא מספר שנלקח מהאצבע. כדי לשפר את זמן התגובה של המשטרה לאזרח וזה מה שאמר חבר הכנסת שטרן חייבים לקבוע מדד תוך כמה זמן מגיע שוטר לאזרח, והמפכ"ל עם הצוות שלו עשה את זה. אני הייתי רוצה אפילו יותר, אבל אם תוך שש-שבע דקות השוטר לא מגיע פיזית למתלונן, אנחנו נכשלנו. בלי תקציב, בלי שוטרים, בלי אמצעים טכנולוגיים בדגש על אמצעי מודיעין אנחנו לא נתקדם לאף מקום. הוועדה הזאת, בכיכובו של היושב-ראש, שמבין את העניין הזה ומכיר על בשרו את כל הדבר הזה, צריכה לדאוג לשוטרים.

תודה רבה. אני מתנצל בפני שאר הנמצאים פה, זמננו תם. אני רוצה לתת משפט וחצי למבקר המדינה, המפכ"ל יסכם, ואני אסכם את כל הדיון הזה. בבקשה. תודה. אני רוצה להתייחס למספר נקודות שקשורות לדוח, וגם לנושאים שעלו פה. דבר ראשון, אני אנצל את ההזדמנות הזאת להודות לצוות הביקורת שיושב כאן בשורה מאחור, שעשה ביקורת מאוד מערכתית, מקיפה ומורכבת. זו הזדמנות להגיד להם תודה. חשוב לי לומר למפכ"ל שמההתרשמות שלי אתם לקחתם את הדוח הזה והפכתם אותו לתוכנית עבודה ולא כאיזשהו קרדום לחפור בו או להתנגח בו. אני חושב שזה מבחינתנו הערך המוסף הגדול ביותר בביקורת המדינה, ובסך הכול נראה שיש הרבה פעולות שגם תואמות את הממצאים שעלו בדוח.

אני אומר לך, היושב-ראש, שאין ספק שמשטרת ישראל לבד לא תוכל להביא את המהפכה, את השינוי ואת הגישור על הפערים. יש פה הירתמות של הרבה גורמים ממשלתיים-מדינתיים שחייבים להתעסק בנושא הזה. אציין כמה נקודות מהותיות וחשובות שעלו מהדברים כאן, בעיקר בהסתכלות צופה פני עתיד. אי-אפשר היום להסתכל על שום דבר, לא בצה"ל, ולא במשטרת ישראל, בהסתכלות שהיא לא רב-זירתית. חלפו הימים שהיינו יכולים להסתכל על סביבה אחת, על גזרה אחת. אנחנו חייבים היום להסתכל על כל דבר ועל כל תרחיש כרב-זירתי. כל מה שהוא לא רב-זירתי פשוט לא עובד. והמחיר שלנו, כאשר אנחנו לא מסתכלים על רב-זירתי, זה שאנחנו לא מוכנים בצורה מספקת. הדבר השני מתחבר עם מה שציין המפכ"ל. כפי שחווינו בכל מלחמות ישראל ובהרבה דברים, הצריבה של היום-יומיים הראשונים זה מה שמעצב את התודעה. מלחמת יום הכיפורים הייתה, להערכתי, פחותה ממלחמת ששת הימים במחיר החללים ששילמנו ליום וגם ההישגים בסוף המלחמה היו הרבה יותר טובים מששת הימים. ובכל זאת, זוכרים את מלחמת יום הכיפורים בצריבה רק בשל מצב הפתיחה שלה. לכן הסיפור של המענה הוא בעיקר לשעות הפתיחה, ליום-יומיים הראשונים. ישנה עוד תופעה שחשוב לומר אותה, ואני חושב שזה בכלל בכל מצבי החירום: בסך הכול,

גוף רציני מתנהל טוב, וגם בחירום גוף רציני מתנהל טוב. התפר שבין מעבר משגרה לחירום הוא התורפה, הוא זה שמעצב את התודעה, ובו צריך להשקיע את המרב ואת המיטב, בכל ההיבטים כי זה לא רק היבטים של סד"כ ואמצעים, אלא זה מעבר למצבים הרבה יותר מורכבים. נקודה אחרונה זה ההפעלה של כל התיאומים, בין אם זה השת"פ הבין-ארגוני או הסוגיה של "מניפה". השת"פ הבין-ארגוני מחייב ומצריך את האסדרה, את התרגול ואת השו"ב. אם אנחנו רק יושבים ומדברים, אבל אין מעגל כדי לראות שיש אסדרה של סמכות ואחריות וחלוקת תחומי האחריות כדי לתרגל את הדברים האלה, וגם מערכת שו"ב שמאפשרת לנו בזמן אמת לנהל את הדברים, לפחות ממה שאני מכיר הדברים האלה לא מצליחים. כנ"ל לגבי "מניפה". דובר פה על 16 פלוגות. המעבר הזה של חיילים לכוח שיטור הוא דבר שצריך לתת עליו את הדעת, כי לא תמיד המסה מביאה את השינוי. אני קורא לזה "חמש ה-ת'", שאם הולכים על הדבר הזה יש להגדיר טוב את התכלית, את התוכנית, את התדרוך, את התרגול, ואת התקשוב. ברגע שאין את חמש ה-ת' האלה לפעמים זה יכול ליצור יותר נזק מאשר תועלת. אל מול כל ההכנות צריך מתישהו,

כשעושים חיתוך מצב, בהיבטים של תיקון הליקויים למול ההיערכות שהציג פה המפכ"ל, להבין מה השינוי המשמעותי שמשטרת ישראל ניצבת בפניו, שהוא התקדמות אל מול כל התשומות שהיו והמוכנות שלה למצבים ולאירוע הבא שאנחנו צריכים להיערך אליו. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אני חייב להגיד משהו. נאמר לי שפיגועי הירי פוענחו, אבל אני יודע לפחות על ארבעה מקרים שהנפגעים קיבלו הודעה שהתיק נסגר. הם מאוד ישמחו לשמוע אם הפיגועים האלה פוענחו. אמרו פה לוועדה משהו שהוא לא מדויק, אז - - - אז אחר כך. יכול מאוד להיות שנסגרו מחוסר - - - אנשים שנפגעו מירי וקיבלו הודעה שהתיק נסגר. אז אני לא יודע. יש ארבעה אירועים כאלה. אני יכול להעביר את השמות.

תעביר את האירועים לראש חטיבת המודיעין, הוא יעשה בדיקה וייתן לך תשובה. אדוני המפכ"ל, אני מעביר אליך את זכות הדיבור לפני שאני אסכם. היום פורסם על האפשרות לעוד 30,000 נשקים פרטיים עבור אזרחים. האם זה באמת הפתרון הבא ל-"שומר החומות" או סכנה ממשית לפגיעה באזרחים? אני רוצה שהכוח שלך יהיה הכוח הלוחם, ולא הכוח של האזרחים, אני רואה בזה סכנה. אין לי בעיה עם מי שמורשה, אבל להציף את השטח בכלי נשק פרטיים? בבקשה. כמה פיגועים נמנעו בגלל הדבר הזה? צריך למצוא את האיזון בין כמות כלי הנשק אצל האזרחים, לבין הצורך. אבל אם יש משטרה גדולה וחזקה, לא צריך לתת לאף גוף אחר לשמור על הסדר והביטחון. זה מה שרציתי לשמוע. אני רוצה עוד פעם להודות לאדוני יושב-ראש הוועדה על זה שזימן אותי, ולאנשי מבקר המדינה שהאירו את עינינו. באנו לכאן בנפש חפצה, עם כל ההערות ועם כל הביקורת, מתוך מקום של לראות איך אנחנו מתעוררים לבוקר מוכנים יותר להמשך. לכולם ברור פה שהטיפול הוא לא רק במשטרת ישראל.

אם אנחנו מדברים כרגע על הערים המעורבות, אם זה בנושא של החינוך, רווחה, תעסוקה המענה המשטרתי צריך להיות משלים לכל הדברים האלה, ולא להיות הפתרון לאותן סוגיות. לגבי המשטרה, עובדתית השמיכה קצרה, גם נכון להיום. לדוגמה, יש פה שוטרים שפועלים 22 שבועות ברצף עם הרמדאן באמצע, עם מירון, עם כל מיני פעילויות שהיו לנו תוך כדי וזו הזדמנות שלי לנצל את הבמה הזאת ולהגיד תודה לכל שוטרי ולוחמי משמר הגבול שכל יום שבת באים לעבודה על מנת לשמור על הדמוקרטיה, ולשמור על אזרחי מדינת ישראל באשר הם. נגעו פה בנושא של אירועי ירי במגזר והאמל"ח.

עובדתית, אנחנו אחרי שנתיים שבהם בכל הפרמטרים היו לנו הישגים לא מבוטלים, כולל ירידה בכמות הנרצחים, כולל עלייה בכמות תפיסות כלי הנשק, כולל הכנסה של לא מעט משפחות פשע מאחורי סורג ובריח, כולל תקיפה כלכלית של למעלה מ-2.25 מיליארד שקל שנלקחו ממשפחות הפשע. בחמשת החודשים האחרונים המשטרה נשאבה לפעילויות של סדר ציבורי, של פעילויות פח"ע. אמרתי שהשמיכה היא קצרה וקצת הוסטנו מאותו מיקוד שהיה לנו. לצערי, יש פה מחיר. היום אנחנו עובדים סביב השעון על מנת לנסות ולעצור את הטרור ברחוב הערבי ואת הרציחות שם. לגבי תפיסות כלי הנשק: אני לא רוצה להתייחס למספרים, אני רק רוצה לחדד את הנקודה, כי כל הזמן מדברים על זה. בשנתיים האחרונות עלינו ב-39% בתפיסת כלי הנשק במדינת ישראל. בשנה האחרונה, עם כל האילוצים, עם כל הפעילויות, עלינו בעוד 20% בתפיסת כלי הנשק. אנחנו משקיעים יום ולילה בנושא. אדוני המפכ"ל, 20% מכלי הנשק שנמצאים בשטח או עלית

אני יודע מה אני שואל. אדוני מבין - - - אני אומר לך: אני יודע כמה נשק מסתובב שם. אתה גם מודע לכמות ההשקעה בכל כלי הנשק, מהרמה המודיעינית ועד לרמה של כתב אישום וכוחות משימתיים שצריכים להיכנס ולעשות. אני אומר: זאת משימתנו, ואף אחד לא מתחמק פה. אבל בשביל לעשות את הפעילויות האלה במקביל ולהיות ערוכים ל-"שומר החומות", אנחנו צריכים להיות יותר גדולים, וצריכים להיות יותר חזקים. הבסיס זה קודם כול שכר השוטרים. נגענו בזה, יש עוד ויכוחים אחרונים מול האוצר. אני מאוד מאוד מקווה שבאמת תהיה בשורה בנושא הזה לכל שוטרי משטרת ישראל,

לטפל בפערים, ולתת את התוספות במסגרת התקציב.

לא באתי להרגיע. אני אומר: אנחנו במצב יותר טוב, אנחנו עם יותר כוחות, אנחנו רואים יותר זמינות, אנחנו רואים יותר תיאום ושיתוף פעולה עם כלל המערכים. אני לא אחזור פה עכשיו על כל הנושאים שעלו, אבל לקחנו נושא-נושא, פירקנו אותו והתקדמנו. נגעו פה בערים המעורבות. אז גם בעכו ובלוד יש מערך מצלמות שלם שנותן לנו פיקוח ובקרה. אם מחר יתחיל "שומר החומות", תוך שנייה לא יישאר שם כלום, אבל לפחות זה נותן מדד לתחושת הביטחון בשגרה. אני מאוד מאוד מקווה שנוכל לקבל את האמצעים על מנת לצייד את הפלוגות. דיברנו עכשיו על מהפכה בקשר לפלחו"דים. זאת באמת מהפכה ביכולת גיוס מהיר של כוח האדם. אבל אם לא יהיו לנו משאבים לכלי רכב,

לציוד, לאימון ולתחזוקה של הכוח הזה, יהיה לנו קשה. אנחנו נקווה לחזור ולתת דיווח אחרי שנקבל את אותן תוספות, על מנת להשלים את הפערים ולתת את המענה. אני מודה פה לכולם ולצוות שלי שעמל יום ולילה על מנת לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה, אדוני המפכ"ל, לך, לקצינים. תודה רבה למבקר המדינה. אני מבקש לסכם בכמה משפטים. אני חושב שאירוע "שומר החומות" הוא אירוע מכונן. הוא אירוע של שעון מעורר. הוא קריאת אזעקה שמכין אותנו לבאות, לדברים שהיו אמורים להיות, או עלולים היו להיות יותר קשים בזמן אמת ובזמן מבחן. המפכ"ל אמר ביושר רב: הופתענו, טעינו, ריכזנו כוחות בירושלים. סבלנו מחוסר מודיעין, לא נתנו כיסוי במוקדים אחרים. לקח לנו בהחלט זמן. משפט לגבי ראש העיר לוד: עיר מעורבת, בעייתית, עם רמת פשיעה מאוד מאוד מאוד קשה. אתם מכירים את זה יותר טוב ממני. צריך לתת שם איזשהו פוקוס כדי להרגיע. אני אומר את זה רק נקודתית, בעקבות מה שהוא אמר. דברי מפקד מג"ב מאוד מטרידים ומדאיגים. לא בגללו. הונחה לפניי טבלה, שהיא כרגע לא לפרסום. הכוחות שנמצאים כרגע זה לא מספיק. צריך לעשות עם זה משהו ולטפל מיידית. תכף אנחנו נסכם מה אנחנו כן יכולים לעשות. אין ספק בכלל שהאירועים הרב-זירתיים העתידיים הם המבחן של המשטרה, שנמצאת תחת פיקוד המפכ"ל. אגב, להבדיל מהתייחסות לאירועים רב-זירתיים,

אבל, לטעמי, במשטרה זה יותר מסובך כי אין לה F-35, אלא יש אנשים שצריך להפעיל מול אוכלוסייה אזרחית, שזה לא פשוט. אבל מכל מה שדנו כאן, האירוע המרכזי, המבחן, הוא אירועים רב-זירתיים. בהחלט ראוי לציון שבאירועים המאוד מאוד קשים לא היו הרוגים מאש של המשטרה. זה מראה על מקצועיות של הדרג הלוחם. יש דברים שאתם לא יכולים להגיד, אבל אנחנו הפוליטיקאים כן יכולים להגיד. אמר מבקר המדינה: האחריות היא של הדרג המיניסטריאלי. הדרג המיניסטריאלי לא יכול לברוח מאחריות. אני אומר את זה פה ככותרת. אי-אפשר שהדרג המיניסטריאלי יפיל הכול על לובשי מדים באשר הם, לא חשוב על מי. מבחינתי גם שירות הביטחון הכללי הוא לובש מדים. אי-אפשר. האחריות הזו היא ברורה לחלוטין ויש לה היבטים בנושא המשאבים. ממשלת ישראל נדרשת לאמצעים, לכוח אדם ולתקציב. המפכ"ל יכול לעשות מה שהוא רוצה, ככל יכולתו, כולל לקפוץ ראש מהמקפצה, אבל אם לא יהיו לו אמצעים ולא יהיה לו תקציב, היכולות שלו יהיו מצומצמות. הוא שם כל הזמן פלסטרים בהיערכויות שלו. אני מפיל את האחריות. תפקידה של הוועדה לביקורת המדינה הוא לבקר את הרשות המבצעת, קרי ממשלת ישראל.

מחויבת להקצות את האמצעים את כוח האדם, את התקנים, את כלי הרכב, את הכסף לאמצעים הטכנולוגיים, את התקציב. לא ינוקה הדרג המיניסטריאלי. לא ינוקה. תזכיר כמה הממשלה שלכם הוסיפה לתקציב המשטרה? יש לך בשורה למפכ"ל מהשר? אנחנו שמענו את השר. אני רוצה לראות את זה שורות - - - דיברנו על הממשלה שלכם.

הממשלה שלנו בטוח הוסיפה למשטרה יותר מאשר הממשלה הזאת, שדיברה גבוהות גבוהות - - - בוא נראה.

אנחנו לא רוצים להיכנס לוויכוח פוליטי. זה לא ויכוח פוליטי. עזוב אותי, אני הייתי סגן שר האוצר ואני בוגר ועדת הכספים. אני יודע לקרוא שורות בתקציב.

די, קיבלת את זכות הדיבור שלך. "שומר החומות" לא היה אצל הממשלה הקודמת. אבל אני לא עובר כרגע לניגוח פוליטי. אני מנסה להגיע לאסדרה. לפני הקודמת.

כמובן, לגבי האסדרה של הכלים הרלוונטיים, אדוני המפכ"ל וגברתי סגנית היועצת המשפטית, אנחנו ננסה לעשות את זה באיזשהו דיון של ועדה מצומצמת ולראות מה אנחנו יכולים לסייע בעניין הכלים הטכנולוגיים הרלוונטיים עבור חטיבת המודיעין. עזרה בנושא חקיקה וסיוע, ככל שנוכל. זה לא במגרש שלי, אבל אני אשתדל לעשות את העניין הזה. אני אומר משהו גם מהכובע הקודם שלי. המשמר הלאומי זה נחמד. אבל מאיפה אתה מביא כוח אדם וכסף? קודם כול תשלים 2,500-2,450 שוטרים וקצינים שחסרים, אחר כך תפתח מסגרות בומבסטיות חדשות. המפכ"ל, לא אליך הכוונה. תביא קודם כוח אדם וכסף לשוטרים, תגייס את הכוח החסר בשורות. כשאומרים לי שבתחנת לוד חסרים 30 שוטרים, ובתחנת עכו,

ובתחנת y z, אז בוא נשלים קודם כול את הכוח החסר. נביא כסף למשכורות כדי שנוכל לגייס שוטרים, כדי שנוכל ללכת ולהציע לאלה שמשתחררים מהצבא ביום האחרון שלהם בבקו"ם, כמו שעשינו בעבר, אבל להציע להם משכורת נאותה. המשמר הלאומי אחלה, אבל לא תצליח. תגייס קודם את השוטרים, תשלים את השורות. צריך להגיד את זה באומץ: אי-אפשר. כל הבומבסטיות של המשמר הלאומי הזה. תשלים את השורות, תרצה להקים משמר הלאומי אהלן וסהלן. אל תמכור לי לוקשים. אדוני המפכ"ל, וזה לא מכוון אליכם, כוועדה לביקורת המדינה שמחובתה לבקר את פעולות הממשלה, כמו שהקודמת ביקרה את הפעולות של הממשלה הקודמת, בעוד כשישה חודשים אנחנו נרצה לעשות דיון מעקב לגבי מה השלימו לך ומה לא השלימו לך. אם לא השלימו להביא את הנושאים האלה לוועדות הכנסת הרלוונטיות, כולל לוועדת הכספים, לוועדת הכלכלה, לוועדת החוקה. אם משרד מבקר המדינה יוכל גם כן לעקוב ולעזור לי בעניין הזה,

אנחנו נבוא ונשמע ישירות מכם, מאנשי המקצוע שלכם, מה הושלם, מה חסר, ובמה צריך לטפל. זה נחמד היה לקחת את דוח מבקר המדינה, לשים על המדף ולהגיד: אני עשיתי וי, שלום על ישראל.

אם אנחנו לא נצליח לסייע ולהוציא לפועל את כל ההמלצות של מבקר המדינה לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. הוועדה הזו לא מתכוונת להרים ידיים. אנחנו נשמע גם על הקצאת האמצעים,

כוח אדם, חקיקה. זו חובתה של הוועדה לביקורת המדינה. ולגבי מה שציינתי בדברים שלי? אנחנו ניקח את החלק הרלוונטי ונעביר לשר לביטחון לאומי, בעיקר את סעיפי הסיכום. בסופו של דבר, הוא הדרג המיניסטריאלי האחראי. אין כאן אפשרות לברוח מהאחריות. אני רוצה עוד פעם להודות לכם, תודה רבה שבאתם. הדיון הזה הוא מאוד מאוד חשוב לעתיד לבוא. תודה רבה על כל ההכנה, תודה רבה למבקר המדינה, תודה רבה לחברי הכנסת שהשתתפו. תודה רבה לכולם, הדיון הזה סגור. הישיבה ננעלה בשעה